חברות וחברי הכנסת, היום, יום שני, כ"ד באייר התשס"ט, 18 במאי 2009 למניינם, הנני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק שמספרה פ/1079/18 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/1135/18, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס להכנסות קשיש וניכוי הוצאות שכר דירה), התשס”ט 2009, מאת חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי וניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התשס”ט 2009, מאת חברת הכנסת ציפי חוטובלי, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי

התשס"ט 2009, מאת חברת הכנסת

הצעת חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (פקיעת רכישה), התשס”ט 2009, מאת חבר

רם, אבל לא כהצעת אי-אמון אלא כהצעה לסדר-היום. בפנינו כמה הצעות לסדר-היום. ההצעה הראשונה, המתבקשת על-ידי סיעת קדימה: התנהלותה של הממשלה בנושא התקציב והתנערותו של ראש הממשלה מאחריות תוך הטלת האשמה על פקידי האוצר,

משנה לראש הממשלה לשעבר, וחבר הכנסת היום ולתמיד חבר הכנסת חיים רמון. רק על חברון אמרתי היום ולתמיד. אני וחברון אותו הדבר. אם אני אומר את זה, אז האהבה שלי אליך היא גדולה. ועוד יותר, הקשר שלי אליך גדול. זו המחמאה הכי גדולה שקיבלתי ממך, וקיבלתי לא מעטות עד היום. אדוני, אני מודה באשמה. אני מוכן להישפט על זה בכל רגע, באהבה ובשמחה ובגאווה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני הייתי בין אלה שדווקא קיבלו בברכה את מינויו של שר האוצר יובל שטייניץ לתפקידו. אמרתי: במצב שבו העולם הכלכלי מתהפך,

אני אסביר, יש לי הוכחה שהעולם התהפך, מפי ראש הממשלה, וכל מה שהיה נכון אתמול לא נכון היום, טוב שבא מישהו,

שיש לו שכל ישר. אני גם מכיר אותו כאדם עם חוט שדרה, עבדנו יחד בוועדת חוץ וביטחון. פעם אני הייתי יושב-ראש והוא היה חבר, ולהיפך. הייתי משוכנע שהוא ינהג על-פי השכל הישר, ויהיה שר האוצר. איזה אכזבה.

מראש הממשלה, בוא נגיד, היו לי פחות ציפיות, אף שהיו לי יותר ציפיות ממה שבאמת קרה. הוא הצליח לאכזב אותי. ובמעט הציפיות שהיו לי, אפילו את זה הוא הספיק לאכזב. אמרתי, יובל שטייניץ, מה אתה עושה? עכשיו בגללך לא ימנו אף אחד שהוא לא כלכלן. יגידו: מה הוא מבין, מה הוא יודע? הרי היה לנו ניסיון. כי מה שקרה סביב התקציב הוא,

אדוני היושב-ראש, מכיוון שאני ותיק החברים, זה התקציב ה-26 שלי, כשבעשר השנים הראשונות לחברותי הייתי חבר מאוד פעיל בוועדת הכספים, ממלא-מקום יושב-ראש וכו', אחר כך בממשלות למיניהן, בכל מיני תפקידים. וכשאומרים: מעולם לא היה דבר כזה, אז בדרך כלל נשענים על זיכרון קצר.

גם בגילי הכבר לא כל כך צעיר, בכל זאת הזיכרון עובד. בעזרת כדורים, אבל עובד. אני זוכר לקחת את הכדור. ואני אומר לכם, לא היה כדבר הזה. לא היה דבר כזה, ואני אומר את זה לאנשים שהגיעו זה מקרוב לכנסת. לא היתה התרחשות משונה, מבזה, משדרת חוסר אמינות, כמו שזה קרה סביב התקציב.

נכון, סגן השר כהן? אתה בוודאי יכול להעיד שלא קרה. אז אומרים: עזוב, אתה לא מבין כלום. היה תרגיל. הכניסו את כל העזים, איזה עדר עזים, כדי שאחר כך נגיע לתוצאה. אני אומר לכולכם: אל תאמינו לעניינים האלה. אני מכיר את כל הפוליטיקאים. אם כולם היו חכמים כמו שחושבים שהם חכמים, פעם הייתי אומר שווייץ, אבל השוויצרים לא היו נחמדים אתנו לאחרונה, אז אני אומר דנמרק. זה לא היה התרגיל, ולא חצי תרגיל. זו היתה פשיטת רגל כוללת של השקפת עולם. הרי בישיבת הממשלה שנערכה עשרה ימים לפני אישור התקציב,

מהתוצאה אתה מרוצה? אני שמעתי שאתה בטוח לא מרוצה, כי שרי ש"ס הצביעו נגד, אז אתה ודאי לא מרוצה. אתה עד כדי כך לא מרוצה שהצביעו נגד. אם אתה לא מרוצה, אני יכול להיות מרוצה?

אתה לא היית הרבה זמן בכנסת,

אם שרי ש"ס לא מרוצים, אני יכול להיות מרוצה? בכנסת התפתח עכשיו מודל אחר: שרי ש"ס מצביעים נגד, וסגן השר איציק כהן וחבר הכנסת נסים זאב מגינים הכי קיצונית על התקציב הזה. אדוני היושב-ראש, הוא הזכיר את השם שלי לא לא, אני יכול רק להגיד, אבל עכשיו אני אגן על שרי ש"ס: אחת המצוות, הדיבר ה-11 של ש"ס, היא: לעולם אל תצביע בעד תקציב. תמיד ימצאו תירוץ, כי בין התקציב, שידעו, בממשלה לבין האישור בכנסת צריך להרוויח משהו. אם יצביעו בעד בממשלה, מה יהיה בכנסת? סימן שהכול בסדר. ולכן, מאז שש"ס בממשלה, הם מעולם לא הצביעו בעד תקציב. זה כלל. מדאורייתא כמעט. זה כלל שלא נכתב בדאורייתא. אין מדאורייתא. מדרבנן. מדרבנן.

אבל זה, מדרבנן יותר מדאורייתא, במקרה הזה. זה, כופים עליו הר כגיגית עד שיאמר רוצה אני. אבל כיוון שהיתה, אני אסיים את הקטע הזה, ישיבת ממשלה, יושב שר האוצר ויושב ראש הממשלה, ושניהם מסבירים ש-1.7 גידול בהוצאות הממשלה זה קריטי ליציבות, זה קריטי למאבק באבטלה, אם חס וחלילה יחרגו, ולו ברבע עשירית, הלך עלינו, מפולת כלכלית עוד הרבה יותר חמורה ממה שיש. עכשיו, הם אומרים את זה. כולם שומעים את הקולות, המשק שומע, העולם שומע, הציבור שומע, ולא עוברים ולא חולפים להם עשרה ימים, פתאום זה נהיה 3.05. ואני בין אלה שהיו תמיד בעד הרחבה תקציבית, אבל חשבתי שהרחבה צריכה ללכת לדברים מעוררי צמיחה, ולא כדי לממן את כל ההסכמים הקואליציוניים במיליארדים. זה מה שהיה צריך לעשות. אם בכלל. אם בכלל. אם בכלל,

אם צריך להעלות, זה רק בדברים, אני אומר: בואו ניקח היום ונשקיע לטובת הצמיחה. לקחו את הכסף הזה של הגידול, ומה עשו ממנו? מימנו את כל ההסכמים הקואליציוניים. העיקר לשרוד. הנושא השני, שגם בו אני לא מבין, לחלוטין, את ראש הממשלה ואת שר האוצר,

ראש הממשלה, בספרו הגנוז, אתמול התבשרנו בערוץ-10 שהיה ספר שראש הממשלה כתב בהיותו ראש האופוזיציה, קראו לו, תוכנית "המקור". תוכנית "המקור". קראו לו, אם אתה נותן קרדיט, תיתן כבר, אני אתן. של עפר שלח ורביב דרוקר, אם אתה הולך עד הסוף, נלך כבר עד הסוף. אבל לא להגזים. לא להגזים?

יש לך אחוזים שם, חיים?

אני רק אמרתי ערוץ-10, והיושב-ראש, ערוץ-10, זה כבר מתחיל להיות בעייתי. יחשבו שזה חבר הכנסת הורוביץ. אני רציתי להבהיר. ובספרו, גם בספר הגנוז, עכשיו זה הצטרף, יש הספרים הגנוזים בתנ"ך, שלא הצטרפו לתנ"ך, עכשיו יהיה עוד ספר אחד גנוז:

והנמר הזה, מה זה שם, שואג מכל עמוד: להוריד מסים, להוריד מסים, להוריד מסים. הנמר הזה, רק רואה מס, טורף אותו. שלא יהיה. חס וחלילה. נמר מנייר. ובמשך כל מערכת הבחירות מסביר יושב-ראש האופוזיציה, המועמד לראשות הממשלה שנהיה ראש ממשלה: אין מנוף יותר חשוב מלהוריד מסים. נפלא. ובראש ובראשונה, יש מס אחד מאוד מאוד לא צודק. איך קוראים לו?

מי שלא יודע, מס ערך מוסף. כי זה פוגע, אני עכשיו מצטט מהספר הגנוז, בשכבות החלשות, שצורכות ביחס פרופורציוני הכול זה ציטוט, כי אני קטונתי מלנסח את זה בצורה כל כך מבריקה, כי הם צורכים מזון באופן לא פרופורציונלי, יותר מהשכבות המבוססות. דרך אגב, נכון, מלים, כתוב היה בסלע, רק נמחק. ומה קרה? בדיון שהיה עשרה ימים לפני התקציב הוא נאבק, עמד על זה. עברו עשרה ימים, וכנראה מחלת השכחה תקפה את ראש הממשלה. חס וחלילה. כנראה, איך אתה יכול להסביר, חבר הכנסת נחמן שי? איך אפשר להסביר שהוא גם שכח מה שכתוב וגם שכח מה שהוא אמר? אדוני היושב-ראש, יש הסבר אחר, חוץ משתקפה אותו,

התקף שכחה זמני. שלא נחשוב שזה פרמננטי.

ראיתי שחבר הכנסת שי מאוד מאוד מודאג מכבודו של ראש הממשלה מימים עברו, אז אני אומר: זמני. שכחה זמנית,

בבקשה, יש ביטוי רפואי חדש: נתקף שכחה זמנית. זה בסדר? עובר אותך? יש פגישה עם אובמה עוד מעט. זה ברגע לא בר-כיבוש. ואז, פעמיים הוא עושה, הוא מוריד את המס הישיר,

במס הכנסה, מי מרוויח? השכבות המבוססות. ומה הוא עושה במע"מ? הפוך ממה שהוא כתב. אני חושב,

שאתה צריך להיות מאוד מודאג מאוד מזה. כי אם הוא שוכח מה הוא כתב על המע"מ, הוא חס וחלילה יכול לשכוח גם מה הוא כתב על שתי מדינות לשני עמים. אדוני היושב-ראש, עוד מעט יש לו פגישה, אנחנו מאחלים לו הצלחה, אבל לאור מה שאני אומר כאן, אדוני היושב-ראש, אני לא הייתי יושב עכשיו פה בשקט. תאמין לי, הוא לא יושב בשקט. אני הייתי מאוד מוטרד רק בגלל הקטע הזה. הוא שכח לגמרי. לא מלפני חצי שנה, שהוא כתב את הנמר, אלא מלפני שבועיים. אז גם מה שהוא יבטיח לאובמה הוא ישכח. הבעיה היא שמה שהוא יבטיח לאובמה הוא ישכח, אבל אובמה לא ישכח, וזה הרבה יותר מסובך.

הוא כבר לא שוכח מה אמרו לו בממשלה קודמת, חבר הכנסת נסים זאב.

הוא מטיל מע"מ. עכשיו, היה מעלה ב-1%, עוד איכשהו. אבל הוא מטיל את המע"מ על הבסטות במחנה-יהודה ובשוק הכרמל. נו. שם הוא רוצה להעלות את המחירים של ירקות ופירות. ל-17%-16%. חבר הכנסת רמון, אני רוצה לומר לך, אתה לא תצא, זאת אומרת: אתה,

אני אחראי לזה.

אבל יש גבול גם למה שאתה יכול לדבר, כי אני לא רוצה שתשיג את חבר הכנסת איתן. כיוון שאמרת שיש גבול למה שאני יכול לדבר, אז אני לא רוצה, כיוון שאני מאוד מעריך, אני לא אוכיח לך שאפשר אחרת. אדוני היושב-ראש, להשאיר קצת גם בשבילי. אל תהיה מודאג. ולכן, אנחנו באמת מאוד מוטרדים.

אחרי שראיתי אתמול את התוכנית באותו ערוץ, שאני לא אחזור עליו, אני הייתי מאוד מודאג.

את הדברים הטובים שהוא כתב, והיה צריך לעשות,

ממשלה, הייתי,

אני מצטט, אדוני היושב-ראש: הייתי ראש הממשלה והיו 18 שרים. וגם זה יותר מדי בשביל מדינה כל כך קטנה. עברה חצי שנה מכתיבת הנמר, ונהייתה פה מפלצת של 30, הכי גדולה בתולדות. ביחס למדינה, לא ביחס לסיעות. לא, הוא כתב "מדינה".

חבר הכנסת זאב,

אני מבין שאתה תהיה סניגור שלו יותר ממה שהוא יהיה על עצמו. לדעתי,

היה אומר: מילא,

רציתי לשרוד, אבל עדיין אני חושב שמה שכתבתי בנמר היה נכון. יכול להיות שזה נמר של נייר. הכול יחסי. אין דבר מוחלט. חברי הכנסת, אם תפריעו אני אצטרך להאריך

שוב, אני אסיים עכשיו בנושא שר האוצר. שר האוצר שטייניץ בעצם מייתר חלק ממה שרציתי להגיד, כי בראיונות סוף השבוע הוא פתאום הסביר כל הזמן למה התקציב לא טוב. דרך אגב, אני לא ידעתי, אני מכיר את שטייניץ טוב, אני לא ידעתי שיש לו יסודות בריטיים,

שלמעשה יש לו

איך הוא תיאר את התקציב? התקציב היה יכול להיות יותר מוצלח ממה שהוא. זה אנדרסטייטמנט שאפילו לורד אנגלי ושר אוצר בריטי לא היו מצליחים להגיע אליו. למעשה, מה הוא רצה להגיד?

שעשו ממנו חוכא ואטלולא. עכשיו אני אומר את זה בעברית של מדינת ישראל: הפכו את האוצר לבדיחה, שהיה צורך, איך היה כתוב אתמול, בשיחה נוקבת. בשיחה נוקבת, אני מבקש חצי דקה מעבר לזמן. איזו נדיבות. בשיחה נוקבת עם ראש הממשלה, ראש הממשלה הבטיח לו שבתקציב 2011 הכול יהיה בסדר, לא יעקפו את האוצר, ויתייחסו אליו יפה, וכל מה שאתה רוצה. אבל אני במקום השר שטייניץ הייתי מאוד מודאג. ראשית, הייתי מודאג מפני שהסיכוי, אם ימשיכו להתנהל ככה, שהממשלה תשרוד עד 2011 הוא לא כל כך גדול. אבל אני הייתי יותר מודאג מכך שראש הממשלה שלא זכר מה הוא כתב לפני חצי שנה, ולא זכר מה הוא אמר ודיבר בישיבת הממשלה לפני שלושה שבועות, אם הוא לא זכר חצי שנה ושלושה שבועות, איך יזכור, אדוני היושב-ראש, מה שהוא הבטיח לעשות בעוד שנה וחצי? לכן, אני מציע לידידי

למה לך להמשיך לסבול? למה לך להמשיך להיות שר אוצר נוכח-נפקד? יש לך הרבה כשרונות. אני בטוח, יש ארבעה שרים שעוסקים באסטרטגיה יש מקום לעוד אחד. אני חושב שאם הוא יעבור לעניינים האסטרטגיים שבהם הוא עסק, הוא יועיל לעצמו, הוא יועיל לאוצר המדינה, ואולי הוא יועיל גם לידידו ראש הממשלה, שבתקציב התגלה שעם ידיד כזה, השר שטייניץ לא צריך אויבים.

אתה רואה שיש לך 13 שניות, אדוני? אתה רואה שלא ניצלתי את כל מכסת הזמן, אדוני היושב-ראש?

האם אדוני יודע כמה זמן הוא היה על הבמה? הוא מעוניין לדעת?

מוגבל, שעמד לרשותו של חיים רמון יעמוד גם לרשות חיים אורון.

הצעה לסדר-היום מס' 432. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה להתחיל בתיקון הספר הגנוז שחיים רמון התחיל בו קודם, בשתי נקודות.

בעניין שר האוצר, יש לך טעות מאוד גדולה. גם הוא, כנראה יש בעיה עם גלולת הזיכרון, כי מאז ראיונות סוף השבוע שבהם הוא הסביר את מה שאתה אמרת, היום הוא הופיע בוועדת הכספים ואמר: לא היה כתקציב הזה מאז שמגישים תקציבים.

גם אני אמרתי את זה.

מעבר למחלוקת הכלכלית אם זה נכון או לא נכון, מה זה משדר לציבור? מה קרה בדיוני התקציב, מעבר לתיאור שחיים רמון תיאר קודם? בואו עכשיו לא נעסוק רק בחלק של הצבע של הדיון, מה יצא בסוף? חיים כבר דיבר קודם על איזה ויכוחים היו. פעם היינו יחד בממשלה תקופה קצרה, והתווכחנו עם ידיד משותף, בייגה שוחט, על העלאת התקרה. ולאורך שנים, חבר הכנסת רובי ריבלין, עכשיו היושב-ראש, בוועדת הכספים, אני מקווה שאני לא מגלה סודות מהחדר, אמר לי: ג'ומס, אין בעיה שהליכוד יתמוך בכל ההסתייגויות שלך, היינו יחד באופוזיציה חוץ מאשר בנושא אחד:

בנושא הזה לא נתמוך בהסתייגויות שאתה כותב.

תסתכלו בספרים של פעם, בכל המקומות הופיע, הסכמנו בדבר אחד, הרעיון שגם חיים רמון

שאם תהיה הגדלה מ-1.7 ל-2.5, או אפילו ל-3, זה יהיה בקופסאות ייעודיות. ואתה אמרת שכשיגיע, אתה מוכן לדבר על כך.

זה לא היה לפני חצי שנה, כשכתבו ספר. לפני שבוע אמרנו בוועדת הכספים: למה ב-1.7? אמרו: אין, זאת אבן הראשה של הכותל המערבי. עכשיו אומרים: מה אתה רוצה, הגדילו את התקציב. אז קודם כול,

תבוא הממשלה ותגיד: אנחנו מגדילים את התקציב מ-1.7 ל-3, ולטעמי אפשר גם ל-4, זו תוספת של 2, 4, 6 מיליארדי שקל, ומחליטים מה לעשות אתם: 3, לקידום עובדים, 2, להצלת מפעלים, אחד, לדבר אחר, ולא אוספים את כל השאריות מהשולחן, שגמרו בכל מיני חדרים בקומה השישית, ואוספים אותן יחד, אורזים אותן באיזו שקית, תסלחו לי, של תופינים לילדים או לאינדיאנים, ואומרים שזו תוספת לשנתיים של 1.305. למה?

עכשיו, הסיפור לא נגמר בזה, ואז ממשיכים. אבל שר האוצר אומר גם היום: עכשיו יש עוגן חדש: גודל הגירעון, רק 6%. אדוני היושב-ראש וחברי הכנסת שפחות מצויים, גודל הגירעון הוא המספר הכי ערטילאי בספר התקציב. אף אחד לא יודע להגיד היום מה יהיה גודל הגירעון. הוא תוצאתי לחלוטין. תסתכלו במספרים אחורנית, ברוב השנים הגירעון היה שונה מהתחזית: בשנים האחרונות, הרבה יותר נמוך, כי האוצר "סיבן" את הפוליטיקאים, ובשנים קודמות, יותר גדול, כי לא שלטו במערכת. אז מה אומרים לנו, חברי השרים? עכשיו אנחנו יוצרים עוגן, "אייזן בטון",

אבל מה? על בסיס המספרים האלה, ופה תנועת המספריים שהיתה בממשלה, החיבור בין הכניעה לכל הכיוונים, גם לדברים חיוביים, שאני תומך בהם, ובין הווטו המוחלט של המנהיג של המפלגה החברתית, יושב-ראש מפלגת העבודה, על נגיעה בתקציב הביטחון, גרם לדבר אחד: בשבועות הקרובים אנחנו נדון על קיצוץ flat,

במשרדים, של 6.5% בתקציבים הכי רגישים, של הבעיות הכי קשות, ונצעק געוואלד, כי אם נעלו את התקציב משני הכיוונים, זאת תהיה התוצאה. ואז, בסופו של דבר, נגיע לנקודה שבה יתברר שמקבלים תקציב שלא נותן תשובה על שתי השאלות הכי משמעותיות של הכלכלה הישראלית היום. השאלה הראשונה היא איך מתמודדים עם התוצאות שאתמול התפרסמו על הנתונים של הרבעון הראשון של 2009, 3% זה לא מיתון, זה מיתון עמוק. 44% ירידה ביצוא זה קטסטרופה, 44% ביצוא לא מתחלקים בצורה אחידה על כולם. אני מכיר כמה מפעלים מקרוב, זה 60% ו-70% ירידה ביצוא. זה מאות עובדים שעובדים כבר שלושה ימים בשבוע, שקונים פחות, שישלמו מסים פחות, שההכנסות ירדו והגירעון יגדל. איך מתמודדים עם זה? אז עוד פעם הסיפור: נתנו ערבות מדינה לבנקים, ועוד פעם מספרים לנו, אלוהים ישמור, רוני בר-און, עד היום שקל לא יצא מהערבויות האלה. רוני בר-און בא עם הסיפור הזה בפעם הראשונה, ועכשיו שטייניץ בא עם הסיפור הזה בפעם השנייה. איך אמר חבר הכנסת רמון? בינתיים עוד לא זז שקל. נכון לאתמול,

אמרו שבחודש האחרון יש קצת תנועה. ואז אומרים, אדוני היושב-ראש, ובכל זאת אתה עדיין מצוי, כי היית שם כל השנים האחרונות, הבנקים לא נותנים, והמפעלים לא יכולים לקחת. ואומרים וחוזרים ואומרים אנשים שמצויים בעניין: ערבות המדינה בלבד לא תפתור את העניין, צריך פה גם תקציב. אומרים: לא, אנחנו ניתן ערבויות מדינה. ואז אני שואל: תגידו, בתוכנית 100 הימים, זה הספר הגנוז השני,

של שטייניץ כתוב,

כשקראתי את זה בזמנו, אמרתי: תשמע,

אמרו: אנחנו נעלה את ערבות המדינה מ-10% ל-25%-20%. שאלתי היום בוועדה: תגיד, העליתם? "בינתיים לא",

"בינתיים נראה". טוב, עוד לא עברו 100 ימים. ואז אתה שואל את עצמך, השר כחלון: לחברת החשמל יש בעיה נוראית עם אשראי. זאת ערבות מדינה. יש בעיה קשה מאוד עם המפעלים. למה מחכים עוד? לעוד רבעון כזה? ששיעורי האבטלה יעלו בעוד 3%-2%? ואז אומרים: מה אתה רוצה, זה משבר מיובא. אני כבר רוצה להודיע לכם, חברי השרים, גם כשנצא מהמשבר, 80% יהיו מיובאים. אני יודע מה יהיה, המשבר מיובא, אבל הפתרון, כמו הפעם הקודמת, ב-2003, זה ביבי עשה. הוא הוציא אותנו מהמשבר. המשבר מיובא, ויש השפעות עצומות על מה שקורה בחוץ, גם ביציאה ממנו, אבל מה אנחנו עושים בינתיים? מגמה הפוכה למה שקורה בעולם. העולם אומר: כן, בתקופה הזאת מרחיבים.

בתקופה הזאת לא פוגעים בכושר הקנייה של האזרחים. כן, 200 השקלים האלה של המע"מ, תוציא אותם לצריכה. אנחנו עושים הפוך. אז גנזו את חוכמת הכלכלה של ביבי בספר, אבל המציאות קיימת. ועכשיו, בחודשים הקרובים, נעסוק בנושאים האלה, ונבחן אותם בחוק הסדרים. מה הבטחתם לנו עם חוק ההסדרים? בינתיים הוא הכי גדול שהיה, שאני זוכר. נראה מה יהיה בסוף. אתה מבטיח לנו שהוא יקטן?

נעסוק בחוק ההסדרים, ונעסוק בסעיפי התקציב, אבל בגדול, אדוני היושב-ראש, התמונה, והמסגרת, נקבעה ביום רביעי או חמישי שעבר, והיא תמונה קשה מאוד, והחיבור בין ידיים שמאליות, הדבר השמאלי היחיד שקיים בתקציב הזה, חברי מפלגת העבודה, זה הידיים, כל השאר הוא מאוד מאוד מאוד ימני. אתה רואה שגם אתה לא הספקת לגמור את הזמן. השעון עוצר את עצמו.

רבותי חברי הכנסת, סגן השר יצחק כהן ישיב על ההצעות לסדר-היום בנושא התקציב, וכמובן נצביע. לאחר מכן חבר יציג הכנסת חנא סוייד את ההצעה לסדר-היום של מפלגת חד"ש. הצעות סיכום, לא? יש הצבעה. אם הוא יציע לוועדה או יציע להסיר, אנחנו נצביע על זה. מחכים למציעים? הם לא צריכים להיות נוכחים באולם כשאני משיב? הואיל וחסינות חברי הכנסת אינה מאפשרת לי לחייב אותם להישאר באולם, הם ודאי נתבקשו על-ידי העיתונות ללכת ולתת את הצהרתם. הנה, חבר הכנסת רמון חוזר אליך, ואני מתאר לעצמי שגם חבר הכנסת חיים אורון.

אני אענה על שתי הצעות לסדר-היום, גם של חבר הכנסת חיים רמון וגם של חבר הכנסת חיים אורון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרים, משרד האוצר מביא את כל המהלכים בשיתוף פעולה,

עם ראש הממשלה ועם גורמים אחרים. אנחנו נמצאים בלוח זמנים כמעט בלתי אפשרי, בתוך חודש וחצי, תודה, חיים רמון, שלא היה דבר כזה. בדרך כלל מכינים תקציב במשך שנה, ופה זה הוכן בתוך חודש וחצי. בתוך 40 יום מיום כינונה של הממשלה העברנו, בפעם הראשונה בתולדות המדינה, תקציב דו-שנתי שהוכן במשרד האוצר. התקציב הזה הוא טוב, הוא נותן גיבוי מלא לתוכניות הכלכליות שהוצגו לפני שלושה שבועות. אנחנו נשלים אותו, בעזרת השם, בכנסת, בדיונים משותפים. הכנסת, כבוד השר, ואני רוצה כבר לומר זאת מעל במת הכנסת, סגן השר. אתה נותן לי תואר, אתה בשבילי כולך שר. אני רוצה לומר לך שהכנסת עדיין לא קיבלה את הצעת התקציב, כי הצעת התקציב מובאת לאישור, או לדחיית, הכנסת. יש בעיה מאוד רגישה בזה, חוק ההסדרים, שעדיין לא קיבלנו אותו. אני מתאר לעצמי שנקבל אותו מחר. אם, למשל, חוק כל כך חשוב במשרד התקשורת, שהוא חובק עולם, יתבקש להיות מועבר בחוק ההסדרים, אני חושב שמקומו לא יכירנו בחוק זה. לכן גם כדאי שידעו שהכנסת מוכנה לעזור לממשלה בכל דבר שבו חוק ההסדרים עוזר לתקציב, אבל חוק ההסדרים אינו מנוף להעברת רפורמות שאינן קשורות כהוא-זה לתקציב. יש ועדות בכנסת, ואני בטוח שהשר משה כחלון, כמה תענוג לומר "השר משה כחלון" יעביר את חוק התקשורת בצורה ממש מכובדת ומעוררת כבוד בוועדת הכלכלה של הכנסת, בלי צורך בחוק ההסדרים. הוא סומך על כוחו ועל יכולת השכנוע שלו, יכולתו לשכנע את הכנסת. חוק ההסדרים הוא כלי, כלי מיוחד, במיוחד בעתות משבר. הוא נולד, אגב, ב-1985, במשבר הגדול, על-ידי השר המנוח מודעי. אז הומצאה השיטה יחד עם שמעון פרס, ייבדל לחיים ארוכים. מאז הוא משמש כלי עבודה די מוצלח, במיוחד להעברת תקציבים, ובמיוחד בעתות משבר, וחיים רמון יודע על כך. על כל פנים, אדוני, עוד יהיו דיונים. היום היה דיון בוועדת הכספים, כפי שציין קודם חבר הכנסת אורון, שבו הציג שר האוצר את התוכנית הכלכלית ואת התקציב, התקציב שאישרה הממשלה, וגם חוק ההסדרים עולה ונותן גיבוי מלא לתוכניות הכלכליות, לחמשת הפרקים של התוכנית הכלכלית שהוצגה היום, ולכן הוא נותן סיכוי טוב להתמודדות עם המשבר. אני רוצה לומר כמה מלים על החברים במשרד האוצר, על הפקידות במשרד האוצר.

יש שם נבחרת מצוינת של אנשים מקצועיים ומסורים, שקשה מאוד למצוא כמותם במדינת ישראל, עם מסירות נפש, עם אחריות ועם תחושת שליחות. בלוח זמנים בלתי אפשרי של חודש וחצי השיקה הנבחרת הזאת בתוך שבועיים תוכנית כלכלית, בתוך חודש הגישה את מסגרות התקציב, ובתוך חודש וחצי הגישה והעבירה תקציב בממשלה ברוב גדול. אתמול פורסמו נתוני הרבעון הראשון של שנת 2009, התכווצות של 3.6% בתמ"ג וירידה של 46% ביצוא בקצב שנתי, המצביעים על פגיעה בעסקים במשק. המשבר הוא עולמי, ולא מיוחד לישראל. ישראל לא היתה אשמה בו, אבל למזלה היה לה סייעתא דשמיא והיא היתה יותר מוכנה משאר מדינות העולם.

מטרתנו היא לוודא שנצא ממנו במצב הטוב ביותר האפשרי. התוכנית הכלכלית נותנת מענה בתחומי התעסוקה,

האשראי לעסקים, האשראי הבנקאי וערבויות המדינה. אנו מקווים שהפתרונות למצוקות האשראי יגרמו לישראל להיות בין המדינות הראשונות שישובו, בעזרת השם, למסלול צמיחה. תקציב 2010-2009, חיים רמון, אתה לא מקשיב, שאושר בממשלה, הוא פשוט לא מאמין. אפילו אם אינו מושלם, חיים, הוא מקנה יציבות למערכת הכלכלית. מי מקנה?

הקשבתי, אני שומע ולא מאמין. תגיד, אלי ישי יודע את כל הדברים האלה? נוסף על כך, אפשר לברך על ההבנות שהושגו עם ההסתדרות.

השר אלי ישי יודע את כל מה שאתה אומר? ודאי שהוא יודע.

אז איך הוא הצביע נגד תקציב נפלא כזה? באמת, איך הוא הצביע נגד תקציב כזה נפלא? אני אענה לך. אם תתאזר בסבלנות אני אענה לך. הוא גם קיבל את ההוראה ממרן. מרן לא יודע שזה תקציב נפלא. של נעליך מעל רגליך, חיים. מילא אלי ישי, אבל מרן, גם הוא לא יודע? של נעליך מעל רגליך. אני אשאל. של, לא שאל. האם אתה של? חיים, אפשר גם לברך על ההבנות שהושגו עם ההסתדרות והמעסיקים, הבנות חשובות מאוד להתמודדות עם המצב. בראש סדר העדיפויות שמירה על יציבות העסקים כדי שלא יתווספו עשרות ומאות אלפי ישראלים למעגל האבטלה, לא רק בגלל המחיר הנורא שהם משלמים, אלא גם כי זה יוביל למשבר בחוסן החברתי,

ובסוף גם הביטחוני, של מדינת ישראל. יציבות העסקים חיונית להגנה על היצוא ולבלימת ההתכווצות של המשק. כל הדברים האחרים חשובים, אבל המטרה החשובה ביותר היא להגן על התעסוקה,

אנו מקווים שהתוכנית להעמיד ערבות מדינה בסך כולל של 25 מיליארד שקלים למתן אשראי לעסקים, תאפשר להגדיל את היצע האשראי, ובעיקר לתת ליצואנים יתרון על פני מתחריהם. ערבות זאת תאפשר למפעלי היי-טק לא לפטר עובדים עד שנצא מהמשבר. במסגרת מאבק הממשלה באבטלה תורחבנה תוכניות נוספות ותוקם קרן למפעלים בפריפריה, קרן מפעלים במצוקה, מה שנקרא. כבוד סגן השר, האם הקרן הזאת לא הוקמה כבר?

מחכה לאישור שלכם. כמה מהקרן כבר יצא?

כל התוכנית מחכה לאישור שלכם, אדוני. לא לא, הערבויות לא מחכות לאישור.

הרבה דברים יכולתם לעשות. אדוני, ברשותך, כמה מלים. כאשר אנו באים לבחון רגולציה לקביעת מדיניות מכל סוג שהוא, לא, הוא לא מחויב. אני לא רוצה לדבר על מרן, אבל מה עם השר אלי ישי?

חבר הכנסת רמון,

וזכותו לענות. אדוני היושב-ראש, יש פה בעיה בלתי פתורה. בלתי פתורה. אמרת, אבל אדוני לא יכול לנאום על כך. אבל אני חייב תשובה. אתה לא חייב שום דבר.

שהוא לא רוצה לשמוע תשובה, ולא מעניינת אותו התשובה, אני סיימתי את התשובה. לא לא לא, אני מגן עליך, אדוני סגן השר.

זה מעניין אותי. הוא חייב באותה מידה שאתה חייב. הוא אומר עכשיו את

למען הסר ספק,

אני והשר אלי ישי תמימי דעים שמספר קטן של סעיפים מפריעים, ואנחנו נביא אותם לידי פתרון. במה אתם לא תמימי דעים? אנחנו תמימי דעים. בסעיפים האלה, שמפריעים לאלי ישי, בכל מה שקשור לפגיעה בשכבות החלשות, יש תמימות דעים. לא תוכל לסכסך בינינו. זאת אומרת, התקציב לא טוב, כי הוא פוגע בחלשים. התקציב הוא מצוין, וזה יגיע לידי פתרון. גם זה יבוא לידי פתרון. זאת אומרת שיהיה עוד יותר טוב. עכשיו אני רגוע. האם אדוני מבקש הפסקה? אני אפסיק כדי לאפשר דיאלוג בינך לבין השר. רבותי, יש גם יכולת שלנו לקיים ישיבה עד שעות מסוימות. שמענו ולא התחשבנו בזמן. עכשיו תן לו לענות. סגן השר, האם ההבנות בין ש"ס לנתניהו מחודש אוקטובר הוא שאל, הוא כבר שאל. הוא קיבל תשובה. האם שר האוצר לשעבר חש ברע או בגבו? אם לא, יואיל וישב אתנו. שר האוצר לשעבר בהלם מהדיון הפתוח שאתה מנהל עם חבר הכנסת. איך אומרים, למה לא תשב אתנו?

רמון היה נושא את נאומו כשאתה שר האוצר. אתה יודע, נער הייתי, אני אמיץ, אבל לא עד כדי כך. יש הבדל בין אומץ לשיגעון. בבקשה, כבוד השר. אני חושב שעניתי על השאלה. בחיים לא שמעתי אותך כל כך, משכנע.

אדוני השר, להעביר לוועדת הכספים או להסיר מסדר-היום? ממילא זה יידון בוועדת הכספים. מציע להעביר את שתי ההצעות לוועדה. תודה רבה. אתה הצעת, לסדר-היום. אני הצעתי דיון במליאה.

מבקש להעלות על סדר-היום. אתה יכול להסכים לוועדה, אבל לא מעבר לזה. רבותי חברי הכנסת,

עומדות לפנינו שתי הצעות: הצעה אחת של הממשלה, להעביר לוועדת הכספים. האם חבר הכנסת רמון מסכים להעביר לוועדה? לא, אני רוצה למליאה. הבנתי. הואיל וחבר הכנסת אורון לא נמצא פה, אני לא יכול לשאול אותו אם הוא מסכים. לכן, אנחנו מצביעים. מי שבעד העלאת הנושא על סדר-היום של המליאה, יצביע בעד, מי שמתנגד כהמלצת הממשלה, יצביע נגד. ההצעה של הממשלה, הואיל ולא נתקבלה, היא הצעה להסיר מסדר-היום. זה או להסיר מסדר-היום או להעלות על סדר-היום של המליאה, כי הוועדה, לא הוסכמה. נא להצביע.

בעד? מי נגד?

ההצעה לכלול את הנושאים בסדר-היום של הכנסת נתקבלה.

22, נגד, 20, אין נמנעים. אני קובע שהצעותיהם של חבר הכנסת חיים רמון וחבר הכנסת חיים אורון יעלו על סדר-יומה של הכנסת לפי ההחלטה. חבר הכנסת חיים כץ מודיע שבטעות הצביע ממקומה של חברת הכנסת לאה נס. אני רק מציין זאת ומבקש לתקן בפרוטוקול. אני מבקש מחברי הכנסת לשבת במקומותיהם. אני מזמין את חבר הכנסת חנא סוייד על מנת להציע את הצעתו, הצעה לסדר-היום מס' 438: המדיניות הכלכלית של הממשלה והגזירות הכלכליות העולות ממנה והאי-שוויון שמנהיג משרד הפנים במתן תקציבים המעמיקים את משבר השלטון המקומי ומדרדרים את מצבן של הרשויות המקומיות הערביות. בבקשה, אדוני, לרשותך עומדות עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, באמת לא היה צריך ממשלה חדשה ותקציב חדש על מנת לפגוע יותר במצב של הרשויות המקומיות במדינה בכלל וברשויות המקומיות החלשות בפרט, לרבות הרשויות המקומיות הערביות. כולנו יודעים וזוכרים את הקיצוץ הגדול שאירע ושהשיתה הממשלה בשנת 2003 על מענקי האיזון שניתנו לרשויות המקומיות, שהיה קיצוץ בגודל של כ-30% כמעט, דבר שגרם עם הזמן לכך שחלק ניכר, שהרבה רשויות מקומיות, ייכנסו לגירעונות ואפילו חלק מהן יגיעו למצב שהן לא יכולות לכלכל את צעדיהן. חבר הכנסת סוייד, אני חייב להגן עליך. כבוד השרים הנכבדים, השרים והשרים לשעבר. השר בן-אליעזר, אתה מאוד מפריע לחבר הכנסת חנא סוייד. כל מי שלא רוצה להיות באולם מתכבד לצאת החוצה, כל המבקשים להיות באולם מתבקשים לשבת במקומותיהם ולאפשר לחברי הכנסת להציג את טיעוניהם ועמדותיהם בשקט. בבקשה, אדוני. כפי שאמרתי, הקיצוץ הגדול במענקי האיזון לרשויות המקומיות גרם למצוקה עמוקה בקרב הרבה רשויות מקומיות בארץ. כיום יש יותר מ-80 רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ שיש בהן תוכניות הבראה,

שהמצב הכלכלי שלהן הוא לא שפיר, הן עובדות תחת הפיקוח הצמוד של הממשלה והן לא מצליחות להעביר תוכניות ולספק שירותים ראויים לאוכלוסייה. יש 22 רשויות מקומיות שכבר פוזרו, חבר הכנסת חסון, חבר הכנסת בר-און, אתם יכולים לשתות קפה, יש לכם באכסדרה קפה, למה לכם להטריד את עצמכם ולהפריע לחבר הכנסת סוייד הנכבד להרצות את דבריו.

עוד 22 רשויות מקומיות כבר פורקו, פוזרו, ויש ועדות ממונות שמקיימות את התפקידים של ראש המועצה ושל מועצת הרשות באותן רשויות מקומיות. ראשי הרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ מדווחים על בעיות גדולות בניהול הרשויות המקומיות שלהם, והם מתקשים מאוד לקיים שירותי חינוך ורווחה ושירותים אחרים ברמה ראויה. הגדילה לעשות הממשלה הנוכחית במסגרת התקציב הנוכחי, כשהיא הביאה לכך שעוד 15% ממענקי האיזון יורדו במסגרת התקציב הדו-שנתי גם בשנת 2009 וגם בשנת 2010. זו הורדה מסכום של 2.3 מיליארדי ש"ח בשנה לפחות מ-2 מיליארדי ש"ח בשנה. אם ניקח את הרשויות המקומיות שפועלות במשטר של תוכניות הבראה, אז ברור שהקיצוץ הזה במענקי האיזון יגרום להן לשקוע. אם הן עד עכשיו הצליחו איכשהו להחזיק את עצמן ולתפקד בצורה זו או אחרת גם בחסר, עכשיו עם הקיצוץ הזה ייגרם מצב שאותן רשויות לא תוכלנה לקיים את התפקידים הבסיסיים והיסודיים ביותר, כמובן עם כל המשמעויות של כך. יכול להיות שזה יתבטא בפיטורי עובדים, בקיצוץ של תקציבים, בקיצוץ של שירותים לאוכלוסייה. בסופו של דבר זה יביא לפגיעה בציבור. צריך להבין כאן שהפגיעה היא לא ברשויות המקומיות, לא בפרסונות שם, כי ראש רשות ימשיך לקבל את המשכורת שלו, אלא בסופו של דבר הכול יתגלגל לאזרחים, אלינו בסופו של דבר. אנחנו נצטרך לשלם יותר, ואם אנחנו יודעים שאנחנו מדברים בתקופה כלכלית קשה, זה יקשה על כלל הציבור. אני רוצה להוסיף עוד נדבך אחד לעניין, הקיצוץ במענקי האיזון הוא בעצם הרסני וקטלני לרשויות החלשות, כי הרשויות החזקות בלאו הכי לא צריכות את מענק האיזון. הן מתקיימות מארנונות על עסקים ומארנונות על מוסדות ציבור שיש להן בשפע, ולכן הן לא צריכות את התמיכה של הממשלה. מי שצריך את התמיכה של הממשלה זה הרשויות החלשות, והקיצוץ יגרום לפגיעה נוספת באותן רשויות מקומיות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מה שנוצר לאט לאט במדינה הוא שני רבדים של שלטון מקומי: שלטון מקומי לעשירים, שלטון מקומי של רשויות חזקות שיש להן הכנסות עצמיות, ושלטון מקומי עבור השכבות החלשות. אלו שני רבדים שהולכים ומתהווים בפנינו כאשר הרשויות החזקות כמובן יודעות לכלכל את עצמן ויכולות לספק שירותים מצוינים לאוכלוסייה שלהן, ואנחנו מדברים על רשויות שנמצאות בעיקר במרכז הארץ, כאשר כל שאר הרשויות החלשות נמצאות בפריפריה, וזו פגיעה בפריפריה, זו פגיעה ברשויות בפריפריה וזו פגיעה באזרחים שנמצאים בפריפריה, ומובן שלעומת זה כולם מדברים כמה חשוב לעזור לפריפריה ולתמוך בה. אני חושב שאנחנו ככנסת צריכים לעבוד בצורה מאומצת ולהתנגד באופן תקיף ביותר לקיצוצים במענקי האיזון. וכאן הקריאה שלי לשר הפנים שהצביע נגד התקציב בממשלה. ואני רוצה לקוות שאחת הסיבות לכך שהוא הצביע נגד היא שהוא לא מסכים לקיצוצים האלו במענקי האיזון לרשויות המקומיות.

אני קורא לשר הפנים, אני קורא לכל חברי הבית ולכל סיעות הבית לעבוד ביחד על מנת להתנגד לקיצוצים האלו, כי המשמעות שלהם היא אחת ויחידה, והיא בעצם הרס של הרבה רשויות מקומיות. דרך אחרת שאנחנו צריכים לפעול בה מול המגמה הזו של הממשלה בכנסת היא גם הניסיון והחובה לפזר את העושר שנמצא במדינה. כבר הסברתי שיש רובד אחד של רשויות מקומיות שטוב לו, שיש בו הרבה תעסוקה, הרבה עסקים, הרבה הכנסות עצמיות, ומצבו טוב. לעומת זה יש הרשויות המקומיות החלשות שאין להן מקורות עצמיים. האם אפשר להנציח את המצב הזה, במיוחד כשהפעילות של הממשלה באה על מנת להרחיק את הקטבים האלה ולהגדיל את הפערים בין שני הסוגים של הרשויות המקומיות? אני לא חושב שיהיה מצב שבו יתחילו להעביר אזורי תעשייה. אפשר לקוות, אבל זה לא יקרה. אם יעבירו אזורי תעשייה ממרכז הארץ לפריפריה יהיה אפשר לגוון את מקורות ההכנסה של רשויות מקומיות גם בפריפריה, אבל זה לא יקרה. מה שכן אפשר לעשות זה לנסות, ויש דרכים, ואפילו בחוק, יש סעיפים: פקודת העיריות, יש סעיפים שמאפשרים את העברת העושר, העברת ארנונות היתר שנגבות ברשויות המקומיות העשירות, לרשויות המקומיות החלשות. לכן יש ליצור מין קופה לאומית, שמשרד הפנים יהיה אחראי עליה, שלפחות הארנונה שהממשלה משלמת לאותן רשויות מקומיות שיש בהן מוסדות ציבור ומוסדות ממשלה, לאסוף לקופה הזאת ולחלק אותה על-פי קריטריונים אובייקטיביים לכלל הרשויות המקומיות בארץ, וכך אפשר לסגור חלק מהפערים בין הרשויות החזקות והרשויות החלשות. דבר אחרון זה לטפל בתוצאות המצב שהיה קיים עד עכשיו. בתקופה שתיארתי, מ-2003 עד היום, נוצרו הרבה גירעונות. לפחות על-פי התחזית, על-פי התקציב שאנו ניצבים לפניו, אי-אפשר לסגור את הגירעונות האלו, ומה שהולך לקרות זה הגדלה שלהם. לכן חובה שמשרד הפנים והממשלה גם יפעלו לטפל בגירעונות האלו, על-ידי מחיקתם, או מחיקת חלק מהם לפחות, כדי לאפשר הזדמנות שווה לרשויות מקומיות חלשות, שאין להן מקורות הכנסה עצמית להתמודד, כי האלטרנטיבה של זה, כפי שאמרתי, היא פגיעה באותן רשויות, אולי פיזורן, ובסופו של דבר הכבדת הנטל על הרשויות המקומיות ועל האזרחים, עלינו, כל אחד במקום שלו, במיוחד אם הוא בא מרשות שאינה חזקה.

תודה רבה. השר המקשר ישיב במקום שר הפנים.

אדוני השר המקשר, בנושאים של מענקי איזון טוב היה לשמוע את השר עצמו, אבל אני לא מאשים את אדוני,

אני רק מודה לך. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך. אני גם הבהרתי לשרי הממשלה שזאת הפעם האחרונה שאני מסכים להסדר הזה, ואני מתנצל לפני חבר הכנסת סוייד, כי הדבר הנכון היה ששר הפנים, שמכיר את הנושא, לא יעביר לנו תשובה לקונית שאני לא אוכל להוסיף עליה, אלא השר עצמו

במסגרת השינויים שרוצים לשנות, גם להנהיג את השינוי הזה. לא יקרה כלום לשרים אם יענו פה קצת בנושאים שבתחומי משרדם. אני מתכוון להיעתר לבקשתך, אדוני השר המקשר. ואני אתמוך בה. התשובה של שר הפנים, חבר הכנסת סוייד, היא כדלהלן: ראשית, מענקי האיזון מחולקים על-פי קריטריונים שנקבעו בנוסחת גדיש. על-פי הנתונים של האגף לתקצוב במינהל השלטון המקומי, אפשר לראות באופן ברור כי דווקא ברשויות במגזר הלא-יהודי יש התקדמות ועלייה מדרגית בסכום המענק. תקציבי הפיתוח, התקציבים חולקו על-פי החלטת הממשלה לפי מדד פריפריה, כלומר מרחק הרשויות מהמרכז. כך, בפועל, רשויות רחוקות תוקצבו באופן גבוה יותר. משרד הפנים שוקד כל העת על הבראת הרשויות, ללא קשר לשיוכן המגזרי.

מה אדוני מציע, להעביר לוועדה או להסיר מסדר-היום? אני מסכים להעביר לוועדה. הוא מבקש להעלות לסדר-היום, השר מציע להעביר לוועדה. האם אדוני מסכים?

אם כך אין לנו כל בעיה.

הואיל ואין מחלוקת, בבקשה להצביע. מי שבעד, ועדה. מי שנגד, להסיר מסדר-היום. לכן, אין פה מחלוקת ולא יכולים להיות הישגים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 32 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. חבר הכנסת סוייד, בהתאם להסכמת הממשלה תעבור הצעתך לדיון בוועדת הפנים. תודה רבה. אין הצעה אחרת, ולכן היא תועבר לוועדת הפנים. אני ממשיך בסדר-היום. רבותי חברי הכנסת, הצעה לסדר-היום מס' 439, של חבר הכנסת אריה אלדד: שתי מדינות לשני עמים משני עברי הירדן, של חבר הכנסת אריה אלדד. אגב, אני זוכר, כשהייתי צעיר, אולי בחלום אני חלמתי, אבל היה שיר: שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. אבל כיוון שאני ידוע כפרגמטיסט ופשרן, לא את השיר הזה אבוא לצטט. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, נו, מה אתם אומרים? יגיד או לא יגיד? זה לא משנה בכלל. יגיד או לא יגיד את שתי המלים שאני לא רוצה לחזור עליהן אפילו היום? זו עבודה בעיניים. השאלה מה יעשה, לא מה יגיד. השאלה אם נאמין או לא נאמין. השאלה היא אם ראש הממשלה נתניהו יגיד או לא יגיד את המלים "שתי מדינות לשני עמים", "מדינה פלסטינית". אני מבקש להזכיר לו מכאן היום, בין השאר על-פי עצת יועציו מן הימין דווקא, מהציונות הדתית, בסיבוב הקודם כשהיה ראש ממשלה אמרו לו, לגבי הסכם-וואי ולגבי הסכם חברון: הם יבלעו את זה. יהיה להם קשה, הם יפגינו, בסוף הם יבלעו. הטעו את ראש הממשלה דאז, ואני מקווה שיועציו היום לא יטעו אותו, ויאמרו לו את האמת, שאם הוא יביא לכנסת הזאת מדינה פלסטינית, או שתי מדינות לשני עמים, הוא יחזור על מסלול הכישלון מהקדנציה הקודמת שלו. וכיוון שאנחנו מקווים שהאדם הוא יצור תבוני, ולומד מניסיונו, אנו מקווים שראש הממשלה נתניהו למד לקח, ולא ייפול בדיוק באותו בור שבו הוא נפל בפעם שעברה.

בימים האחרונים, כששאלו אותי: מה אתה אומר, יגיד?

היה לאנשים שדיברו אתי רושם שאני תמיד אומר לא, אני תמיד נגד. אמרתי לחברי ניצן הורוביץ: תמיד תצביע נגד. הסיכוי שלך לטעות יותר קטן.

אמרו לי: למה אתה כל הזמן נגד? אז אמרתי: היום אני אשנה ממנהגי, והיום אני אהיה בעד. אני רוצה להיות בעד שני דברים: אני רוצה להיות בעד סיום הכיבוש, ואני רוצה להיות בעד שתי מדינות לשני עמים.

בעד סיום הכיבוש הערבי של ארץ-ישראל, שהחל במאה השביעית. עד שלא נסיים את הכיבוש הערבי הזה של הארץ, לא יהיה שלום פה באמת. בעניין הזה אני מוכן להיות מאוד פוזיטיבי. אני בעד סיום הכיבוש הזה. חובה עלינו לחסל את הכיבוש ואת שרידיו, כדי למנוע את החיכוך האין-סופי שיש לנו ב-100 השנים האחרונות עם האוכלוסייה הערבית בארץ-ישראל. אבל גם לגבי שתי מדינות לשני עמים אני רוצה להיות בעד, אני לא רוצה כל הזמן להיות נגד.

רק כל אלה שרוצים להתחיל את לימוד ההיסטוריה מ-1967, ממלחמת ששת הימים, יש בי איזו אי-נוחות מסוימת מקו החיתוך השרירותי הזה.

מתחילים את לימוד ההיסטוריה דווקא מ-1967, דווקא מששת הימים? אם אנחנו רוצים לדון בשורשי הסכסוך היהודי הערבי בארץ-ישראל, יש כמה תאריכים טובים מהתאריך הזה להתחיל לדון בהם, המאה השביעית למשל, אבל לא רק, אם אנחנו רוצים להתעסק בהיסטוריה מודרנית. 1922. אז אני רוצה להתחיל חמש שנים קודם,

אני רוצה להתחיל ב-1917, בהצהרת בלפור. הצהרת בלפור היא באמת לא מקור הזכות שלנו על ארץ-ישראל. הצהרת בלפור היתה הכרה של הלורד בלפור בזכותו של העם היהודי על ארץ-ישראל, כי הוא קרא בתנ"ך, והוא האמין במה שכתוב בתנ"ך. אבל אחריו בא חבר הלאומים, גם ב-1920, גם ב-1922, ונתנו לבריטניה מנדט על ארץ-ישראל, המנדט על פלסטיין, כדי להקים בה בית יהודי לאומי. מפת פלסטיין מוכרת לכולנו, והיושב-ראש שישב פה לפניך, יושב-ראש הכנסת רובי ריבלין, הזכיר את השיר "שתי גדות לירדן", כי זה היה השיר שתיאר את מפת המנדט הבריטי. חבר הכנסת אלדד, אני עדיין פה. כבודו מלא עולם.

אומות העולם הכירו בזכותו של העם היהודי לבית לאומי, בהמשך ודאי למדינה בשתי גדות הירדן, מי שלא הכיר בהחלטה הזאת ומי שלא הסכים לה, היו הערבים, ומאורעות 1921 היו שיקוף ראשון של הלכי הרוח הלאומיים שהיו בארץ כדי להיאבק בהחלטה הזאת. ומיהר הלורד צ'רצ'יל, שר המושבות דאז, הגיע לביקור בארץ-ישראל וכתב את הספר הלבן הראשון, הספר הלבן של 1922, "שתי מדינות לשני עמים" חלוקת הארץ.

חלוקת הארץ התגשמה בפועל כבר לאחר הספר הלבן של צ'רצ'יל ב-1922. אני טוען שאם שורש הסכסוך בינינו לבין הערבים היה סכסוך טריטוריאלי, די היה בספר הלבן של צ'ר'צ'יל כדי לפתור את הסכסוך, אבל לא הספר הלבן הזה פתר אותו ולא כל הצעות החלוקה שבאו אחר כך. כל הצעת חלוקה, כל מפה, כל גבול שסורטט בידי איזו ועדה או בידי איזה שליח גרמו רק לשפך דם נוסף, למרחץ דמים נוסף, למלחמה נוספת. אני עוד זוכר שלפני שבאתי לכנסת הייתי רופא, וכרופא אני יכול לומר לכם שאם מפספסים את האבחנה, אם מחמיצים את האבחנה, הסיכוי לרשום את התרופה הנכונה אפסי. אנחנו טועים באבחון המחלה, הסכסוך בינינו לבין הערבים איננו סכסוך טריטוריאלי, הוא סכסוך דתי, הוא סכסוך תרבותי, הוא דומה לסכסוכים שיש בין מוסלמים ללא-מוסלמים ב-130 נקודות שונות על פני הגלובוס, רק רוצים שנאמין שדווקא אצלנו הסכסוך הזה הוא טריטוריאלי, והפתרון שלו יהיה בסרטוט גבול, באיזה מין תרופת פלא שנקראת "שתי מדינות לשני עמים".

כבר יש שתי מדינות לשני עמים, ארץ-ישראל חולקה, הבית הלאומי שלי חולק, שלושה-רבעים ממנו ניתנו לערבים בידי האימפריה הבריטית. 70% מאוכלוסיית ירדן הם פלסטינים. אז יש מדינה פלסטינית דה-פקטו, דה-יורה. כל אלה שבאים להגיד שתי מדינות לשני עמים, אני אחזק את ידיהם היום הזה, ואני אבוא ואומר להם כמו שכתוב ב"ילקוט הכזבים" "אבראבו". שתי מדינות לשני עמים משני עברי הירדן. יש מדינה פלסטינית, והיא בירדן, 70% מתושביה, אתה מציע טרנספר לירדן? לא, אני מציע להכיר בירדן כפלסטין, יש להם מדינה, והיא בירדן. 70% מהאוכלוסייה הם פלסטינים. אותם ערבים שגרים בארץ-ישראל המערבית שירצו להיות אזרחים ותושבים של המדינה הפלסטינית בירדן ודאי יעברו לשם. אלה שירצו להיות תושבי ישראל ואזרחי המדינה הפלסטינית בירדן, יצביעו לפרלמנט בעמאן ויגורו כאן. בין הירדן לים, אתה מנסה לגרור אותי לוויכוח אחר לגמרי הוויכוח הדמוגרפי. יש 65% רוב יהודי בכל רגע נתון ב-50 השנה הבאות, ואם תהיה לי עוד חצי שעה,

חבר הכנסת מולה, אני מבקש לאפשר לדובר לסיים. ב-50 השנה הבאות יהיה 65% רוב יהודי בכל רגע נתון ממערב לירדן, ויש מספרים מוצקים שמוכיחים את זה, לא מניפולציות על מספרים, לא ספירה פעמיים של 250,000 ערבים במזרח-ירושלים, לא השלכה של הערכות לגבי ילודה ותמותה מלפני 15 שנה והפיכתן למספרים. תבדוק את המספרים של הלשכה הפלסטינית. ברשותך, תבדוק את המספרים של הלמ"ס הפלסטיני, כמה בעלי זכות בחירה היו להם בבחירות שלהם. ה"חמאס" חבר הכנסת אלדד, אני מבקש לא לנהל אתו דו-שיח, כיוון שזמנך תיכף מסתיים. זמני הולך ותם. הבעיה שלנו היא לא דמוגרפית, הבעיה שלנו היא שאנחנו מנסים ללכת שבי אחר ססמאות קסם שבאות לפתור סכסוך בדרך שאיננה הפתרון שלו. אנחנו מנסים לרשום תרופה טריטוריאלית לסכסוך שאיננו טריטוריאלי. ולפיכך,

שבא לרשום שתי מדינות לשני עמים, שיזכור, חבר הכנסת מוזס. סליחה רגע.

כל מי שרוצה לרשום את הפתרון של שתי מדינות לשני עמים, יעיין בהיסטוריה, יעיין בגיאוגרפיה, יבין שיש לפלסטינים מדינה, והיא בירדן, ולא ינסה לתת להם עוד אחת על-חשבון העם היהודי במערבה של ארץ-ישראל.

תודה לחבר הכנסת אלדד.

על ההצעה השר המקשר בין הכנסת לממשלה, חבר הכנסת גלעד ארדן.

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אלדד, חברי חברי הכנסת, האמת היא שזאת הצעה לסדר-היום שקשה לי באופן אישי להשיב עליה, ולכן אני משיב עליה כאן כשר המקשר בין הממשלה לכנסת.

אני אשיב עליה גם באופן אישי וגם כמי שמייצג את כל חלקי הממשלה, בכלל זה מפלגת העבודה, מפלגת ש"ס, ישראל ביתנו. אני אתקרב לשמוע אותך יותר טוב. אני אתאים את תשובתי לקווי היסוד של הממשלה. התשובה מתחילה ב"דברים שרואים משם". חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה לשבת. חברי חברי הכנסת, אתם לא רוצים שאני אעמוד פה שוב 40 דקות כמו בכל אחד מימי שני האחרונים. אנחנו נהנים שאתה מייצג את פואד. חבר הכנסת מולה, אתה לא שם לב שאתה מפריע לכל הדוברים? נשמע את פואד, את בוז'י. אתה רוצה לשמוע תשובה או שאתה רוצה לדבר בלי הפסקה? האמת היא, חבר הכנסת אלדד, שמבחינה היסטורית כמעט אף אחד בבית הזה לא יכול לחלוק על התיאור שלך, של ההיסטוריה שהיתה כאן בארץ-ישראל, אבל מצד שני גם התפלאתי עליך, כי אם הטיעון המדיני, כל-כולו מתבסס רק על ההיסטוריה והוא מתעלם מעובדות שקיימות בשטח, בסופו של דבר עובדות זה לא רק נוכחות של פלסטינים כאן או במקום אחר, או עמדות של מדינות אחרות שמקשות על הפתרונות שהצעת כאן, מציאות זה גם לפעמים מה שחושבת הקהילה הבין-לאומית, ומה שניתן או לא ניתן לשכנע את הקהילה הבין-לאומית, למה לא הרחקת לכת יותר מהדיון ההיסטורי? עם ישראל ברובו הוא עם מסורתי, הוא עם מאמין, השר סילבן שלום,

הוא עם שרובו צם ביום כיפור, שרובו לא אוכל חמץ בפסח. אפשר היה ללכת עם הטיעון הזה מעבר לזה. בוא נגיד שבכלל לא משנה כלום, כתוב "עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב", ולכן נלך לרש"י הראשון, אני אזכיר לכולם, לצורך מי שלא יודע, חבר הכנסת טיבי אוהב ללמוד חידושים, התורה פותחת ב"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ". הרי הייחודיות של עם ישראל היא בזה שהוא קיבל את התורה ואת המצוות, אז למה לא פתחו במתן תורה בהר-סיני?

שואל רש"י הראשון, גדול המפרשים, כבר בפסוק הראשון: למה התורה מתחילה דווקא בזה שהקדוש-ברוך-הוא ברא את השמים ואת הארץ? אומר רש"י: "כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים". כלומר לא משנה מה קורה בכלל בעולם, לא משנה מי היה לפני מי ואיפה, רק מי שברא את העולם הוא קובע למי יש זכות לשבת באיזה חלק של הבריאה הזאת בכדור-הארץ.

כיוון שבורא עולם רוצה לתת את ארץ-ישראל לעם ישראל, שום טיעון אחר הוא לא רלוונטי. אם אנחנו לוקחים את הגישה של אריה אלדד, שאני לא בטוח שהיתה מביאה היום את הליכוד להגה השלטון, אני הייתי מציע לך, חבר הכנסת אלדד, גם להמשיך לטעון את הטיעון הזה. דרך אגב, אולי הנשיא בוש היה יכול להשתכנע מהטיעון הזה, אם כי אני לא הצלחתי, אז, לשכנע את נציגיו להתנגד להתנתקות על בסיס האיסור לחלק את ארץ הקודש, שחלק נכבד מהאוונגליסטים תומכים בו.

אם לענות בצורה אמיתית, חברי חבר הכנסת אלדד, תנועת הליכוד, הממשלה, ראש הממשלה, כולם דבקים בעצם באותו קו שאנחנו אמרנו לציבור גם לפני הבחירות. גם אם אני מאוד לא אוהב את זה, ולא חושב שזה דבר שיכול להביא פתרון בעתיד הקרוב, כי אנחנו לא חושבים ולא רואים פרטנר בעת הזאת. מי שחבר בליכוד יודע שהליכוד מסכים, במידה שיש פרטנר אמיתי לשלום, שמוכן להילחם בהסתה ובטרור, שזאת תנועה שמוכנה גם לפשרות טריטוריאליות. איזה פשרות טריטוריאליות? אנחנו לא מוכנים להגיד את הדברים האלה מראש, ומראש להבטיח מה ניתן ואיך ניתן, ואנחנו נעשה הכול כדי שנשמר כמה שיותר חלקים מארץ-ישראל בידי העם היהודי. אבל כל אמירה כזאת מראש היא אמירה שלא מקרבת את הסיכוי לשלום, אלא מרחיקה את הסיכוי להשיג שלום, ואני חושב שגם ראשי ממשלות שבאו מהשמאל, כמו ראש הממשלה לשעבר ברק, גם הם הציגו קווים אדומים ברורים במה שקשור לאותן פשרות, גושי ההתנחלויות, ירושלים, לא תמיד אנחנו רואים עין בעין, אני כמובן לא רואה את הדברים שהוצעו בעבר כקווים אדומים שממשלת הליכוד צריכה להוביל אותם היום, אבל אנחנו בהחלט לא נמצאים היום בשום שלב כזה שבו זה נמצא על סדר-היום. עד כאן דברי בשם הממשלה, ואם אדוני רוצה להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון, אני לא אתנגד להצעתו. חבר הכנסת אלדד מסכים שהנושא יועבר לוועדת החוץ והביטחון?

רבותי, יש הצעה אחרת למסעוד גנאים, ואחרי כן נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת אלדד חזר להיסטוריה הרחוקה והקרובה, אז אני נוכחתי לדעת שהבעיה שלו בהיסטוריה הרחוקה היא עם הרומאים. במאה השביעית, כשהערבים באו לארץ, לפחות הם הביסו את הרומאים, והם שהחריבו את הבית השני.

אז אתה צריך לשמוח. לעניין ההיסטוריה הקרובה, אני גם נוכחתי לדעת עכשיו שהבעיה שלך, ד"ר אלדד,

ולא עם הערבים.

שמי שמציע שמדינת פלסטין תהיה בירדן רוצה לזרז את חזרתה של המשפחה ההאשמית לחיג'אז, וגם רוצה מדינה דו-לאומית בין הנהר לים.

אנחנו עוברים להצבעה. מי שמצביע בעד, בעד שזה יעבור לוועדה, מי שיצביע נגד הוא בעד הסרת ההצעה. השר מסכים להעביר את זה לוועדה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. 53 בעד, תשעה נגד, אחד נמנע. ההצעה עוברת לוועדת החוץ והביטחון. תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. אנחנו עוברים להצעות סיכום. הצעת הסיכום של יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת זאב אלקין, בעניין הקיצוצים המתוכננים בתקציב המדינה. הצעת סיכום מטעם סיעות הליכוד, ישראל ביתנו,

יהדות התורה, הבית היהודי, מפד"ל החדשה: הכנסת מביעה את תמיכתה בתוכנית הכלכלית ובהצעת תקציב המדינה לשנים 2010-2009 שאושר בממשלת ישראל. הכנסת מברכת את ראש הממשלה ושר האוצר על שהובילו "עסקת חבילה" עם נציגי העובדים והמעסיקים במשק והגיעו להסכמה על המתווה הכלכלי אשר יחלץ את המשק מהמיתון הקשה ויאפשר להתמודד עם מכת הפיטורים. תקציב המדינה שאושר בממשלה כולל תוספות של מיליארדים רבים לצורכי הרווחה והחברה, דוגמת תוספת קצבת זיקנה, קצבאות ילדים, הצלת מפעלים במצוקה בפריפריה, לסיוע למובטלים ועוד. הכנסת תפעל כמיטב יכולתה במהלך אישור התקציב כדי למנוע כל פגיעה בשכבות החלשות. תודה. הבא בתור, חבר הכנסת יוחנן פלסנר מקדימה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הצעת ההחלטה מטעם קדימה: הכנסת קובעת כי הליך העברת תקציב המדינה בממשלה שבר שיאי חובבנות, אטימות ופגיעה בסדרי מינהל תקין ומבטא את ניתוקה של הממשלה והעומד בראשה מהציבור ומצרכיו נוכח המשבר הכלכלי במשק. הכנסת מציינת בהחלטתה כי מר נתניהו, בתפקידו כשר-על לענייני אסטרטגיה כלכלית, נכשל כישלון חרוץ ובוטה בהתנהלותו המשמעותית הראשונה בנושא הכלכלי עת בחר להתכחש למרבית הבטחותיו מתקופת הבחירות ולהכריז מלחמה נגד שכבות הביניים ונגד השכבות החלשות. הכנסת מודעת לעובדה המצערת כי מר נתניהו, על ממשלתו המנופחת, בחר ביודעין לפגוע בכלכלת ישראל, תוך שהוא מעדיף את קיום ההסכמים הקואליציוניים-הסקטוריאליים אשר יסייעו לשרידותו הפוליטית על-חשבון כלכלת ישראל והשגת יעדיה. תקרא לאט. חבר הכנסת בילסקי, לא להפריע. הכנסת רושמת לפניה את טענותיהם הקשות של בכירי משרד האוצר נגד הליך העברת התקציב ונגד התערבותם חסרת התקדים של גורמים פרטיים ובעלי עניין בדיונים והשפעתם על סיום המשא-ומתן, וקוראת להתערבותו הדחופה של מבקר המדינה לבדיקת תקינות ההליך. תודה רבה.

ההצעה הבאה, של רע"ם-תע"ל. יגיש אותה חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה. כמה דוברים יש? אין דוברים, זה סיעות. כל סיעה, עולה הנציג שלה. סיעת האיחוד הלאומי עדיין לא החליטה מי מגיש ההצעה. אריה אלדד. בבקשה, חבר הכנסת אחמד טיבי.

הודעת סיכום מטעם רע"ם-תע"ל: הכנסת קובעת כי ממשלת נתניהו נכשלה כישלון חרוץ בטיפולה בהכנת התקציב. הכנסת קובעת כי הגזירות הכלכליות בתקציב פוגעות בשכבות החלשות בפריפריה ובמגזר הערבי. הכנסת קובעת כי התקציב הוכן מחוץ למשרד האוצר ופגע בסדרי המינהל התקין חבר הכנסת זאב בוים, בבקשה, אתה מפריע לדובר. אדוני היושב-ראש, הדובר הפסיק את דבריו. הכנסת קובעת כי ממשלת נתניהו נכשלה כישלון חרוץ בטיפולה בהכנת התקציב, סליחה, ממשלת נתניהו-יוגב, אורי יוגב. הכנסת קובעת כי הגזירות הכלכליות בתקציב פוגעות בשכבות החלשות, בפריפריה ובמגזר הערבי. הכנסת קובעת כי התקציב הוכן מחוץ למשרד האוצר ופגע בסדר המינהל התקין. הכנסת קובעת כי ראש הממשלה פגע בסמכויותיו של שר האוצר. הכנסת קובעת כי הקיצוצים במערכת החינוך והבריאות והגזירות בנוגע לדמי הביטוח הלאומי, המע"מ והטלפונים הניידים הם גזירות פוגעות שיש להסירן.

הסעיף המדבר על מע"מ על פירות וירקות הוא עז שיש להוציאו מהתקציב. הכנסת קובעת כי הממשלה בעצמה היא עז.

תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת דוד רותם, אתה עובר מכיסא לכיסא. שב במקומך. אנחנו לא יכולים להמשיך את הדיון עם הרעש הזה. חבר הכנסת אריה אלדד יגיש בשם האיחוד הלאומי, בבקשה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בשנייה הזאת עמדת על הדוכן וטענת שמפריעים לך. שב במקומך. עז שיש להוציא אותה מהבניין. אדוני היושב-ראש, לגינקולוג אין שום סמכות של מומחה בענייני וטרינריה. אני מבקש שיהיה ברור שהוא לא נחשב עד-מומחה לעניין הזה. חבר הכנסת חיים כץ, אני לא ארשה הפרעה באמצע הגשה של הצעות סיכום, בשום פנים ואופן. תודה. זאת המומחיות של הפלסטיקה, חבר הכנסת רוני בר-און, בבקשה לא להפריע לדובר באמצע הצעות סיכום. הצעת סיכום מטעם האיחוד הלאומי: הכנסת קובעת כי הדרך שבה עבר תקציב המדינה בממשלה מהווה סיבה לדאגה עמוקה. אם טיוטת התקציב שיקפה את תפיסתו הכלכלית-החברתית של ראש הממשלה, הרי הוא הזדרז מדי להתקפל ממנה ולהגיש הצעה שונה בתכלית, שעל-פי השקפתו שלו אינה עולה בקנה אחד עם טובת המדינה, וכל זאת בלחץ של גורמים שונים. הכנסת קובעת כי מעורבותו של יועץ פרטי של ראש הממשלה, שאינו עובד מדינה והיה מעורב בתהליכי המשא-ומתן כמי שמוסמך לסכם בשם הממשלה, היא מעורבות פסולה ופגיעה עמוקה בכללי המינהל התקין. הכנסת רואה בהתפטרותו של רם בלינקוב אות אזהרה, כי התקציב מנוגד לעמדת אנשי המקצוע באוצר ועלול לסכן את כלכלת ישראל. תודה. בשם סיעת חד"ש יגיש חבר הכנסת דב חנין,

חבר הכנסת יואל חסון, אתה אולי לא שם לב,

מפה שאתה עובר ממקום למקום. שב במקומך. אי-אפשר לנהל את הישיבה כך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, רק למען הפרוטוקול, בשם ציבור אוהדי בעלי-החיים אני רוצה למחות על זה שהשוו את ממשלת ישראל הנוכחית לעז. אני חושב שזה תואר כבוד שלא מגיע לה. אדוני היושב-ראש, הצעת סיכום מטעם סיעת חד"ש על נושא הקיצוצים הצפויים בתקציב המדינה: 1. הכנסת דוחה על הסף את הקיצוצים המתוכננים בתקציב המדינה וקובעת שהם יפגעו בשכבות החלשות ובשכבות הביניים. 2. הכנסת דורשת לגנוז את התוכנית ההזויה של הטלת מע"מ על פירות וירקות. 3. הכנסת דורשת להפסיק את הפחתות המס לעשירים ולחברות. 4. הכנסת תובעת מהממשלה להקצות מדי שנה מיליארד שקלים נוספים לבסיס התקציב לקידום האוכלוסייה הערבית, למימון תשתיות והשקעות בחינוך וברווחה, לכיסוי גירעונות הרשויות המקומיות ולפיתוח חיי התרבות ביישובים הערביים.

תודה. בשם סיעת מרצ יגיש חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אדוני היושב-ראש, הנה הצעת הסיכום של סיעת מרצ בנושא הקיצוצים המתוכננים בתקציב המדינה: 1. הממשלה התנהלה באופן משובש וכושל בהכנת תקציב המדינה, תוך שיבוש כל דרכי הניהול שבא לידי ביטוי בהפרטת משרד האוצר והעברת ניהול המדיניות הכלכלית ליועציו הפרטיים של ראש הממשלה. 2. הכנסת קוראת לראש הממשלה ולשר האוצר להתפטר ולמשוך את הצעות התקציב וחוק ההסדרים לשנים 2009 2010, הצעות שיביאו לפגיעה קשה בשכבות החלשות ובמעמד הביניים המוחלש, תוך התעלמות מהמשבר הכלכלי בארץ ובעולם.

תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. בשם סיעת בל"ד יגיש חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. זו ההצעה האחרונה, ואחרי כן ניגש להצבעות. הצעת סיכום מטעם סיעת בל"ד: הכנסת קוראת לממשלה לבטל את חוק ההסדרים שאינו אלא מחטף פרלמנטרי, ובמיוחד את הסעיף המבטל את פירוק איחוד הרשויות. הכנסת קוראת לממשלה להפנות את המשאבים והתקציבים להשקעות לשכבות החלשות ולא לעשירים, ובמיוחד לשיפור התשתיות במגזר הערבי. הכנסת קוראת לממשלה לבטל את הגזירות ולהגדיל את ההשקעה בחינוך, תוך מתן עדיפות ליישובים לפי מצבם הסוציו-אקונומי. הכנסת קוראת לממשלה להציב יעדים חברתיים לתקציב, הכוללים בלימת אבטלה, צמצום הפערים ומלחמה בעוני ובאפליה נגד האזרחים הערבים. תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעות הסיכום. הצבעה על הצעת הסיכום של סיעת בל"ד, מי בעד? מי נגד? הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה לא נתקבלה. 28 בעד, 51 נגד, אין נמנעים. ההצעה נדחתה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת הסיכום של סיעת מרצ. מי בעד? מי נגד?

נגד, אין נמנעים. ההצעה נדחתה. אני הצבעתי בטעות לא במקומי. חבר הכנסת אורי אריאל הצביע במקום חבר הכנסת אילן גילאון. לפרוטוקול. הצעת סיכום של חד"ש, מי בעד? מי נגד?

25 בעד, 54 נגד, אין נמנעים. ההצעה נדחתה. הצעת סיכום של האיחוד הלאומי, מי בעד? מי נגד? הצבעה. הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת אריה אלדד לא נתקבלה. 28 בעד, 54 נגד, אין נמנעים. ההצעה נדחתה. הצעת הסיכום של סיעת רע"ם-תע"ל, מי בעד? מי נגד? הצבעה, חברי הכנסת. הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת אחמד טיבי לא נתקבלה. 26 בעד, 53 נגד, אין נמנעים. ההצעה נדחתה. הצעת הסיכום של סיעת קדימה, מי בעד? מי נגד? הצבעה. הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת יוחנן פלסנר לא נתקבלה.

54 נגד, אין נמנעים. ההצעה נדחתה. אנחנו עוברים להצעת הסיכום של סיעות הקואליציה. הצבעה. מי בעד? מי נגד? הצעת הסיכום שהביא חבר הכנסת זאב אלקין נתקבלה. 54 בעד, 29 נגד, אין נמנעים. ההצעה נתקבלה. נסתיימו ההצבעות על הצעות הסיכום. אנחנו עוברים להצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס'

(העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס”ט 2009, קריאה ראשונה. את החוק יציג שר התמ"ת בנימין בן-אליעזר. אדוני השר, בבקשה. חברי, אני מבקש:

שלא יושב במקומו, ש"יצא בחוץ". אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא הצעת חוק, סליחה, רגע, אדוני השר. אדוני השר בגין, בבקשה. אתה מפריע למהלך הדיון. תעשו את הדברים מחוץ למליאה. אדוני השר, יואיל בבקשה, עם שר האוצר, תואילו לשבת במקומכם. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס'

(העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס”ט 2009. מכובדי, ביום 13 באפריל 2008 התקבלה החלטת הממשלה מס' 3434 בדבר הקמת רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים. הרשות נועדה להחליף את מינהל האוכלוסין במשרד הפנים ולקבל אחריות ליישום מדיניות הממשלה ולביצוע סמכויות שר הפנים שהואצלו לה בתחום הטיפול בנתינים זרים ובתחום האוכלוסין. הצעת החוק המונחת לפניכם באה לערוך את תיקוני החקיקה הנדרשים כדי לאפשר את ההשלמה של העברת סמכויות יחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ"ת לרשות, בהתאם לשורה של החלטות הממשלה. לפי אותם קווים מנחים, הסמכויות המינהליות של משרד התמ"ת בעניין העובדים הזרים לפי חוק עובדים זרים, חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם וחוק שירות התעסוקה יועברו לרשות, והיא תתייעץ עם משרד התמ"ת בכל הקשור לקביעת נהלים ותקנות באותם נושאים. נוסף על כך, נקבע כי שר התמ"ת ושר הפנים, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, יקבעו את החלוקה של סמכויות האכיפה הפלילית לפי החוקים הרלוונטיים בין הרשות לבין משרד התמ"ת, תוך קביעת נהלים לתיאום בין שתי מערכות הפיקוח. נוסף על כך, כדי לחזק את ההגנה על זכויות העובדים הזרים בעקבות העברת חלק מסמכויות משרד התמ"ת בעניין זה לרשות, כאמור, אנחנו מציעים להרחיב את תפקידו של הממונה על זכויות עובדים זרים הפועל כיום במשרד התמ"ת, ולהגדיר אותו בחקיקה ראשית. הממונה על זכויות עובדים זרים יפעל כלפי מעבידים, מעסיקים בפועל ומתווכי כוח-אדם לאכיפת זכויות העובדים הזרים לפי דיני העבודה ולקידום הכרה בזכויות אלה. בין השאר יפעל הממונה על זכויות עובדים זרים לטפח תודעה ציבורית לעניינים שבתחומי תפקידו, לשתף פעולה בתחומי תפקידו עם אנשים וגופים אחרים, להתערב בהליכים משפטיים בעניינים שבתחומי תפקידו ברשות בית-המשפט המוסמך ולטפל בתלונות עובדים זרים נגד מעסיקים, מעסיקים בפועל ומתווכי כוח-אדם. אני מודה לך, אדוני. תודה, אדוני השר. יש כמה חברים שביקשו לדבר על הצעת החוק. ראשון הדוברים, אני רואה שהוא לא נמצא פה, חבר הכנסת אורי אריאל. אחריו, חבר הכנסת דב חנין. רבותי, לפני שאני סוגר את רשימת הדוברים על הצעת החוק אני נותן עוד שלוש דקות, ואחרי כן אני סוגר את הרשימה הזאת. כל חברי כנסת שמעוניינים לדבר,

אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אדוני השר, החוק עוסק בסוגיה חשובה, וגם מאוד מאוד רגישה. סוגיית העובדים הזרים היא סוגיה בעלת חשיבות בחברה הישראלית. אנחנו עוסקים בציבור מאוד גדול של עובדים, ציבור שמקופח ומופלה באופן שיטתי, מנוצל לרעה וזכויותיו אינן מוגנות. ההשפעה של המצב הזה, מעבר לציבור הזה, על כלל ציבור העובדים בישראל, היא כמובן השפעה שלילית ורעה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שהצעת החוק הזאת עושה דבר אחד חיובי, ועליו אני מברך, והוא ההחלטה להקים מערכת של ממונה על זכויות העובדים הזרים במשרד התמ"ת. אדוני השר, אני מברך על המהלך הזה, ואני חושב שהוא חשוב וראוי. אבל עם זאת, יש צדדים אחרים בהצעת החוק הזאת שמאוד מטרידים אותי ומדאיגים אותי. כל המהלך של רשות ההגירה הוא מהלך של טיפול בסוגיית העובדים הזרים דרך מערכת הענישה. דרך המלך, אדוני היושב-ראש, לטפל בסוגיה של עובדים זרים היא אחרת לחלוטין, דרך המלך לטפל בסוגיה זו היא קודם כול הדרך של הבטחת הזכויות של העובדים האלה. אם נבטיח מצב שבו גם עובדים זרים מקבלים בישראל את אותן זכויות שעובדים ישראלים זכאים להן, אנחנו בעצם נחסל את התמריץ לייבא עובדים זרים לישראל היום. זו דרך המלך, דרך המלך של השוויון בין העובדים, בין עובדים זרים לעובדים ישראלים, כאשר לכולם מובטחות אותן זכויות בסיסיות. אנחנו בעצם מתמודדים אסטרטגית ומערכתית עם המורכבות והבעייתיות של נושא העובדים הזרים. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנצל את ההזדמנות של הדיון בהצעת החוק הזאת כדי להביע ביקורת על התייחסותה של הממשלה לסוגיית העובדים הזרים. מצד אחד אני שומע שהממשלה מחויבת לצמצם את מספר העובדים הזרים, והיא מתכוונת לעשות זאת, כפי שאנחנו רואים גם בחוק הזה, ואלה הם האלמנטים בחוק שאני מתנגד להם, באמצעות חיזוקה של רשות ההגירה, מנגנוני הענישה, מנגנוני הגירוש, שיגרמו בעצם, בסופו של דבר, להפחתת מספר העובדים הזרים בישראל. מצד שני, במקביל, ויושב פה שר הפנים לשעבר, מדינת ישראל, ביד השנייה, ממשיכה לייבא עובדים. ממשיכה לייבא עובדים. מייבאת עובדים זרים לחקלאות ומייבאת עובדים זרים לבניין. היבוא הזה הוא יבוא שבעצם מייצר מציאות של גידול במספרם של העובדים הזרים החוקיים שמיובאים על-ידי המערכת. כן, אבל יש עשרות עובדים זרים שהם לא חוקיים. עשרות אלפים.

מעל 100,000, אם אני לא טועה.

ואני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש: אפשר ללמוד מהניסיון ולראות שמי שמתחיל את דרכו בדרך כלל כעובד זר חוקי, בהמשך הדרך הוא משתחרר, פורק מעליו את נטל העבדות הזה שנקרא בשם, ההסדרה החוקית של העבודה, והופך לעובד זר בלתי חוקי.

אם באמת רוצים להתמודד עם שאלת העובדים הזרים, אני מוסיף לכבודו עוד דקה,

תודה רבה, אדוני. אני אנסה לסיים בזמן הזה. אם באמת רוצים להתמודד עם הבעיה הזו, אדוני היושב-ראש, הדרך, דרך המלך, היא לסגור את הייבוא של העובדים הזרים. לסגור את הייבוא של העובדים הזרים, וזה אומר לפגוע בכל אותן חברות של תיווך, שעושות הרבה כסף, הרבה מאוד כסף, מסחר העבדים או סחר העובדים הזה, מייבוא של עובדים זרים, וגם להרגיל את המשק הישראלי להסתמך על עבודה של העובדים שיש לנו פה בארץ. זו דרך המלך, ולא כל הדרכים העוקפות של מנגנוני הענישה והאכיפה, שבסופו של דבר מופנים כלפי האנשים החלשים ביותר במערכת הזאת, שהם העובדים הזרים עצמם.

תודה לחבר הכנסת חנין. אחריו, חבר הכנסת אליעזר מוזס, אני רואה שהוא לא נמצא.

חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ, גם הוא לא נמצא. חבר הכנסת משה גפני, גם הוא לא נמצא. חבר הכנסת אריה ביבי, אני רואה שנכנסת כרגע. לא, הייתי פה. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בנושא של חיילים שמשרתים בשב"ס, רק רגע. אחריו, חבר הכנסת גדעון עזרא, ואחריו, חבר הכנסת מאיר שטרית. אני חושב שזה מבורך להביא חיילים לבתי-סוהר ביטחוניים, זה לא הנושא הזה. זה לא הנושא הזה? לא.

חשבתי, בנושא הזה. אתה רשום. לא, אני רשום לנושא שירות בתי-הסוהר.

אז יעלה חבר הכנסת גדעון עזרא.

אדוני היושב-ראש, הביא שר התעשייה, פואד, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לברך את שר הפנים היוצא, שיזם את הקמת הרשות, רשות ההגירה, ולפי דעתי זו עבודה בלתי רגילה. כאן צריך גם לציין שאני מאמין ביושב-ראש שלה, ואני חושב שזה היה מעשה נכון של הממשלה שהשאירו אותו בתפקידו, והלוואי שהיו הרבה עובדי ציבור כמותו, ועל כך אני רוצה לברך. הדבר השני, אני חושב שיש בעיה בחקיקה שלנו בכלל ושל הממשלה בפרט. אני יכול לתת לכם דוגמה.

בסעיף 8 כתוב: מוצע להעביר את הסמכות לפי סעיף זה לשר הפנים, שיפעילה בהסכמת שר האוצר, לאחר התייעצות עם שר התמ"ת ואישור ועדת הכספים של הכנסת. לעשות את התהליך הגדול הזה, מהניסיון שלי, זה עיכוב של חודשים ושנים. מספיק ששר אחד לא מסכים, זה תוקע את התהליך בצורה בלתי רגילה. אני חושב שצריך לחסל את הביורוקרטיה במדינת ישראל וזו אחת הדרכים. פואד, ידידי,

אני באמת רוצה להגיד לך: כל מקום שצריך להתייעץ, להתייעץ, עוד פעם להתייעץ, ההתייעצויות האלה לוקחות שנים. אתה יודע את זה יותר טוב ממני. ולכן אני מציע מאוד שכאשר הנושא הזה יידון בוועדה, להסיר את החסמים האלו של התייעצויות בוועדה. בסופו של דבר, נדמה לי שבמצב המשק במדינת ישראל של היום, כאשר אנחנו זקוקים לכל מקום עבודה, חשוב מאוד לעשות את הכול על מנת להפחית את עבודתם של העובדים הזרים ולתת מקומות עבודה לאזרחי מדינת ישראל. וכשאני אומר אזרחי מדינת ישראל, אני כולל גם תושבים מיהודה ושומרון שיבואו לעבוד בישראל, ואת כספם יוציאו פה, במדינת ישראל, ולא כספים שיוצאו בארצות ניכר. ואנחנו נתמוך בהחלט בהצעת החוק.

תודה לחבר הכנסת גדעון עזרא. אחריו יעלה חבר הכנסת מאיר שטרית. אני סוגר את רשימת הדוברים,

לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אנחנו תומכים, כמובן, בחוק הזה. זה חוק שהוא בעצם המשך מהממשלה הקודמת. הוא משלים מהלך של העברת כל הסמכויות הנוגעות לעובדים זרים ממשרד התמ"ת לרשות ההגירה במשרד הפנים, שהקמנו בשנים הקודמות. נדמה לי שזה המעשה הנכון, לרכז את כל הטיפול בגבולות המדינה. פיקוח על גבולות המדינה, יבשה, אוויר וים, פיקוח על מי שנמצא בארץ, מי רשאי להישאר, וגם הטלת האחריות להוצאתם מן הארץ של אלה שאסור להם להישאר כאן, כשהכול מרוכז ביד אחת, שהיא רשות ההגירה. אני חושב שבעניין הזה עשינו מהלך באמת גדול, שפעם ראשונה אחרי עשר שנות ממשלה ועשר החלטות של הממשלה שלא קוימו, אני שמח שהיתה בידי הזכות להקים את רשות ההגירה הזאת ולהעביר אליה את כל הסמכויות הללו, וכמובן, זה עולה בקנה אחד עם הכוונה.

כתגובה על מה שאמר חבר הכנסת דב חנין, לומר שהכוונה שלי בנושא עובדים זרים אם רוצים לדאוג לזכויות של העובדים הזרים, אני חושב שהדבר המרכזי הוא להבטיח שאלה שלא רשאים להישאר פה לא יישארו. אם אין אכיפה שמבטיחה שעובד זר שעובד שלא כחוק לא יישאר פה, אין לך שום שליטה במערכת, ואנשים באמת עוזבים את המעביד שלהם, הולכים ועובדים בחוץ, בכל מקום, מתחתנים, מולידים ילדים, וכמובן אחר כך לנסות לגרש מישהו כזה זו בעיה גדולה ביותר. לכן, אכיפה היא מאוד מאוד חשובה. בלי הזרוע של אכיפה, קשה מאוד לשמור על הזכויות של העובדים. והכוונה שלנו היתה, הכוונה שלי,

להרחיק לכת. זאת אומרת: לומר שאותם עובדים, אותן מכסות שמותר להביא לישראל צריכות להיות במצב שבו אותם עובדים שמגיעים לארץ, אדוני היושב-ראש, אני הצעתי, אגב, כשר הפנים, לשלוח נציגים של משרד הפנים למדינות שמהן מביאים עובדים זרים ולתת ויזות עבודה לעובדים זרים בחוץ-לארץ ישירות על-ידי משרד הפנים, בלי חברות התיווך, ששם נמצאת השחיתות הגדולה, ואני אומר בפירוש: שחיתות גדולה, של גלגול של מיליארדים. כי מה שמעניין את חברת התיווך זה להביא עובד, עוד עובד ועוד עובד לארץ, כי על כל עובד שמביאים, מקבלים הרבה מאוד כסף ומקבלים כל חודש שהוא עובד עוד כסף. הדרך היחידה לנתק את הקשר הזה ולמנוע את כל האינסנטיב להביא עוד עובדים זרים היא לתת בחוץ-לארץ ויזות עבודה למי שבאמת מגיע, אחרי מיונם שם, על-ידי משרד הפנים ישירות, בלי תיווך, ואז העובד מקבל ויזת עבודה ל-x שנים. הרעיון היה שזכויותיו של העובד, כמו פנסיה, פיצויים, יופקדו על שמו בבנק בשדה התעופה. ואם העובד יעבוד בזמן שנקבע לו, ביום צאתו את הארץ יקבל את כל הזכויות שלו, חבילה של מזומנים.

אם הוא מאחר ביום אחד, איבד את הכסף. זה יוצר לו מוטיבציה לצאת בזמן, ולא היתה מוטיבציה לשום חברה להביא אנשים נוספים לעבודה. אני חושב, אדוני, שר התשתיות.

אני חושב שריכוז הנושא, ואני כמובן תומך בצמצום מספר העובדים הזרים. אדוני, אין שום ספק בעיני שכל עובד זר שעובד בארץ תופס מקום עבודה של ישראלי שיכול לעבוד פה. הרי כאשר אנשים בישראל חושבים שלהעסיק עובד זר זה יותר זול מלהעסיק עובד מקומי, הם לא יעלו את שכר העבודה, לא בחקלאות, לא בסיעוד, וגם לא במקומות אחרים ולא בבניין. ראינו בבניין, בהיותי שר השיכון ראיתי, שכאשר יצרנו אינסנטיב להגדיל את השכר לעובדי בניין בסקטור הבניין, 30% מהעובדים שעבדו בבניין התחלפו מעובדים זרים לעובדים ישראלים, דבר שהיה מדהים בתוצאה שלו. זאת אומרת, זה לא עניין אבוד. אפשר להביא לכך שיותר ישראלים, במקום להיות מובטלים,

אם יהיה אומץ לעמוד מול הדרישה של הסקטורים השונים, חברת הכנסת לאה נס, בבקשה לשבת.

לכן, אדוני, אנחנו תומכים בהצעת החוק, ואני מקווה שהדברים באמת יצאו לפועל. תודה לשר לשעבר מאיר שטרית. בבקשה, חבר הכנסת נסים זאב, אחרון הדוברים, ואחריו ניגש להצבעה. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, זה לא משנה הרבה אם נקרא לזה רשות, אם משרד הפנים יהיה אחראי או משרד התמ"ת. אני לא רואה שום שינוי מהותי שאפשר באמת לעשות. הרי בפועל נותנים לקבלני כוח-האדם, המצומצם ביותר, בעצם לשלוט על כל המערכת. פשוט מאפיה. הניסיון להעביר את זה רק למשרד הפנים, חבר הכנסת שנלר, כבודו מפריע לדיון.

הניסיון להעביר את האחריות למשרד הפנים בכך שאנחנו מעבירים את זה לרשות, הרשות בעצם תדווח לתמ"ת, לשר התמ"ת, והאחריות של התמ"ת בעצם עוברת מתחומה לתחום הרשות, והאשרות הן כמובן התחום של משרד הפנים. אני לא רואה בזה שום פתרון. יש לנו במציאות היום עיר שלמה של עובדים זרים, דור שני של עובדים זרים, ואין לנו יכולת להתמודד עם המצב הזה. וכפי שאמר חבר הכנסת מאיר שטרית, בדיוק כאן הבעיה. הבעיה היא שהקבלנים משאירים את העובדים הזרים, מעבירים אותם בצורה כזו או אחרת לחברות כוח-אדם אחרות, כאלה שבאו אולי לעבוד בתחום מסוים ועוברים לתחומים אחרים, ואין שליטה על אותם עובדים, אין אחריות של אף אחד לכך שהם אכן חוזרים לארצם, למולדתם, לאותה מדינה שממנה הם באו. אני חושב שהחוק אולי משפר את תנאיהם של העובדים הזרים, ולכאורה, אני רוצה לומר לכם שהיום עובד ישראלי אולי גם מרוויח פחות מעובד זר. באותם תנאים, שעכשיו אנחנו משפרים, גם קודם לכן עובד זר הגיע למצב שאנחנו יותר אחראים לו מלעובד ישראלי. ומה קורה בעצם לגבי אותם עובדים פלסטינים שבאים מיהודה ושומרון?

דינם כעובדים זרים? לא כעובדים זרים? באותם תנאים של אשרות כניסה לישראל, או שיש להם תנאים שונים? גם זה דבר שחייבים לתת עליו את הדעת. אני מקווה שהצעת החוק, שאני בהחלט אתמוך בה תשפר לא רק את מעמדו של אותו עובד זר, אלא גם תיתן יכולת ובקרה של משרד הפנים, שיוכל באמת לפקח על כך שאותם עובדים זרים יחזרו בזמן ובמועד לארץ מוצאם. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. אדוני שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. לא. אנחנו עוברים

אלא גם תיתן יכולת ובקרה של משרד הפנים, שיוכל באמת לפקח על כך שאותם עובדים זרים יחזרו בזמן ובמועד לארץ מוצאם. תודה לחבר הכנסת נסים

זה מחדש, עד שישתנה המצב הביטחוני. לא נראה לי שהוא ישתנה בשנה הקרובה. ברמה העקרונית, אענה לך מייד. ברמה העקרונית, לא נשנה את חוק שירות ביטחון, כי חוק שירות ביטחון אומר: חיילים משרתים בצה"ל וביחידות מג"ב, וזו הוראת שעה, מכיוון שאנחנו בכל

הם עושים את אותה עבודה בדיוק במסגרת, לא. מכובדי סגן השר, לא הייתי בצבא כמוך, שמרתי במחנה "עופר" כפלוגת מתקנים ואבטחה. ראיתי, למדתי, אני קובע בפסקנות שמה שאתם מטילים, בוודאי בשירות בתי-הסוהר, בינו לבין ביטחון כרחוק מזרח ממערב. תודה לחבר הכנסת אורי אריאל. לפני שאני מזמין את הדובר הבא, אני רוצה להודיע שרשימת הדוברים סגורה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת עתניאל שנלר. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, זה לא קורה לעתים תכופות, אבל לעתים זה קורה שחבר הכנסת אורי אריאל ואני מסכימים, ובכל הכבוד אני רוצה להצטרף לדבריו ולהוסיף כמה נימוקים של התנגדות להצעת החוק הזאת. הצעת החוק הזאת בעייתית משתי בחינות נוספות על מה שאמר חבר הכנסת אריאל. הבחינה האחת היא העניין העקרוני של ההבחנה בין הצבא לבין מה שאיננו צבא בחברה הישראלית. יש לנו צבא גדול. לישראל יש בעיות ביטחון, יש צבא שיש לו תפקיד מאוד מרכזי, ומלוא ישראל צבא. הצבא מתחיל בדרום ונגמר בצפון, במזרח ובמערב, בכל מקום הצבא נמצא ונוכח, וזה חלק מהמציאות שלנו.

עמיתי חברי הכנסת, אנחנו צריכים להיזהר מלהשתמש בצבא לדברים שהוא ממש לא מיועד להם. יש לצבא בישראל מספיק תפקידים ומספיק משימות. לכן הערבוב הזה של הצבא ושל חיילי הצבא במשימות שאינן צבאיות הוא ערבוב לא נכון ברמה העקרונית, הוא ערבוב שמרחיב את הצבא מעבר להרחבה הגדולה הקיימת שלו כבר עכשיו בחברה הישראלית. עמיתי חברי הכנסת, יש טעם נוסף להתנגד להצעת החוק הזאת. שירות בבתי-הסוהר הוא לא רק עבודה מקצועית, הוא גם עבודה של עובדים שיש להם זכויות ויש להם מעמד. זו יכולה להיות דרך נוחה מאוד להתחיל לעקוף את אותו ציבור של עובדים ולהכניס במקומו עוד ועוד חיילים שמשרתים בשירות סדיר. כך בסופו של דבר ייפגעו לא רק המקצועיות של האנשים שמשרתים בבתי-הסוהר, אלא גם הזכויות שלהם כציבור עובדים שנמצא בתחום הזה ומקבל את הזכויות שלו ואת המעמד שלו. אנחנו יוצרים פה אפיק קל, אפיק קל מדי, לעקוף את עובדי בתי-הסוהר, את סגל בתי-הסוהר, על-ידי חיילים בשירות חובה. אני חושב שלא לזה נועד שירות החובה.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת עתניאל שנלר, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. ואחריו, חבר הכנסת אריה ביבי. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, השר, כנסת נכבדה, אני אצביע בעד, אבל יש לי כמה שאלות, בעיקר על למה זה עושה מעבר לתפקיד שעליו מדובר. מה עושה הוראת השעה לתדמית של הלוחם? אדם שמתגייס לצה"ל, איך הוא רואה את עצמו בעיני עצמו עכשיו? איך רואים אותו? האם אין הבדל בין תדמית של לוחם לבין תדמית של סוהר? איך אנחנו נצליח דרך זה להעמיק את מערכת הנתינה ולא להעמיק את החשיבות של השומר בכליאה? מחר יהיה יעד לאומי נוסף, חשוב, ונתמודד עם בעיות כוח-אדם,

האם גם אז המאגר הכל-כך איכותי, חשוב ובסיסי, של חיילי צה"ל, צבא-הגנה לישראל, שוב יפנו ישר למאגר הזה? הרי אז יבוא הצבא,

ויגיד: חברים, אנחנו צריכים להגן על המולדת, יש לנו התפקידים שלנו. אני אצביע בעד, בלית ברירה, אבל נדמה לי שהיה נכון יותר, בסופו של יום, לעשות הערכת מצב מחודשת של כל השאלה של ביטחון הפנים, על כל המשתמע ממנה. כשהממשלה, לצערי, מקצצת בביטחון הפנים, יכול להיות שצריך, אדוני סגן השר והשר לביטחון פנים, להגיד: כן, אנחנו רוצים להרחיב מאוד את משימות העורף, ובכללן את פלוגות מג"ב המבצעיות, פעילות משטרתית מבצעית, שיבואו מקרב חיילי צה"ל הפוטנציאליים, כמו שיש היום במג"ב, גם לעניין הזה. יכול להיות שכל הפעילות המבצעית של המשטרה, כמשטרה, צריכה להיכנס לסל הזה, ולאפשר לתקנים הקיימים ללכת לנושא של הביטחון האישי, הבעיות האחרות, של פשע וכו', ולא הביטחון הפיזי הזה. נדמה לי ששלושת הדברים הולכים לעשות סדר, ואולי זאת המטלה לממשלה, בחשיבה ארוכת הטווח. בצד הביטחוני-צבאי, כלפי האויב מבחוץ, יש צבא-הגנה לישראל נטו.

ביטחון הפנים, בצד המבצעי, יהיה במשרד לביטחון הפנים, על-ידי גיוס כוח-אדם איכותי,

איכותי בגיל, בשלב הזה, ולהרחיב את המסגרות העומדות לרשותך,

בצד השלישי להשלים את חוק שירות לאומי,

נדמה לי ששלושת הרבדים האלה ייתנו את המענה.

צר לי שהממשלה, ואני לא מתריס, דווקא בדברים האלה קיצצה, ואם מקצצים, אי-אפשר אחר כך לבוא ולהגיד: תנו לי את החיילים לעבודה הזאת. אני אצביע בעד, כי אני חושב שבעת הזאת חייבים קודם כול לדאוג לפתרונות בנושא הביטחוני ובביטחון הפנים. אני מצפה שבדיון הבא יציגו כאן גם את חוק

גם את השינוי התפיסתי בביטחון הפנים וגם את האיכות של הלוחמים,

ממשלת ישראל, מדינת ישראל וצה"ל.

תודה לחבר הכנסת שנלר. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת אריה ביבי.

חבר הכנסת גדעון עזרא. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לברך גם את סגן השר וגם את השר, שהביא את החוק הזה לכנסת. שירות בתי-הסוהר קיבל את המתקנים מהצבא, והמתקנים האלה, בתפקוד הצבא, לא היו כמו ששירות בתי-הסוהר עושה את זה. אני חושב ששירות בתי-הסוהר הוא שירות מקצועי מאוד, ולכן הוא קיבל את זה על עצמו. בעצם המדינה הכריחה אותו לקבל את זה. היא אמרה לו: אתה מקצועי? קח את כל נושא בתי-הכלא הביטחוניים אליך. הוא לקח את זה. כעת נוצר מצב שבו יש בתוך בתי-כלא אזרחיים אגפים ביטחוניים. לדעתי גם שם צריך הצבא להיות. מה שעשה בעבר מ"צ בכלא "עופר" הוא עושה היום בשירות בתי-הסוהר, והוא עושה את זה עם הרבה מקצועיות. למה לא לתת לו את זה? למה לבוא לכאן ולומר שהם לא צריכים לעשות את זה או כן צריכים לעשות את זה? הם עושים את זה בצורה הכי מקצועית בעולם,

עד היום, מאז ששירות בתי-הסוהר קיבל את זה, עובדה שאף אסיר ביטחוני לא ברח. אנחנו צריכים להוריד בפניהם את הכובע ולהגיד להם כל הכבוד. איפה יש לי ביקורת?

על כל נושא ההפרטה. אדוני השר, שם אתה צריך לבדוק את זה, לבדוק מי עשה את ההפרטה ולמה מדינת ישראל צריכה לתת כספים לאיזה זכיין, כאשר בבדיקה שנעשתה עלה ששירות בתי-הסוהר יכול לעשות את זה הרבה יותר בזול. שם כן צריך לבדוק, אבל בנושא החיילים בשירות בתי-הסוהר, באגפים הביטחוניים, בבתי-כלא ביטחוניים או במחוזות, כסמלי ת"ש או כקציני ת"ש, או במטה של שירות בתי-הסוהר, אני מברך על כך. אני אצביע בעד זה, ואני חושב שצריך רק להודות לשירות בתי-הסוהר שעושה את זה. תודה לחבר הכנסת אריה ביבי. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת גדעון עזרא, ואחריו, חבר הכנסת מאיר שטרית. יש עוד שישה דוברים על הצעות החוק. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השר לביטחון הפנים, סגן שר הביטחון, אני הייתי השר לביטחון הפנים, ואני מכיר את הדברים מקרוב. אני אצביע כמובן בעד שתי ההצעות שמובאות כאן, אבל אני מבקש לומר שאנחנו מפקששים פה, ומפקששים בגדול, בתפקידים שנותנים ליוצאי צבא ולמשטרת ישראל.

לפי דעתי אם הוא היה נמצא במשרדים בחלק מהמקרים, הוא היה מפנה שוטרים לעבודה בשטח. צריך לזכור שמשטרת ישראל מספקת את שירותי המשטרה ביהודה ושומרון, ואתה לא יכול לשלוח לשם שוטרי שח"ם. בשירות בתי-הסוהר הסוהרים באגפים הביטחוניים גם הם מסייעים בזה. לכן, לפי דעתי,

שצריך להמשיך בכך, אני גם חושב שכדאי לבדוק במקרים כאלה ואחרים שירות אזרחי, כמו בנות שירות לאומי למשל, לשירות במשטרה ולשירות בבתי-הסוהר, לאו דווקא סוהרים. יש הרבה תפקידים של מחנכים כאלה ואחרים בשירות בתי-הסוהר, וזה יכול להקל במידה רבה את עבודת המשטרה. אני מוכרח להגיד עוד דבר אחד, איציק, מהניסיון שלי, אתה לא קונה שוטר חתול בשק. כאשר יש לך ניסיון אתו, של שנתיים-שלוש, אתה יכול אחר כך להעביר אותו לשירות המשטרה, ואתה יודע שגייסת אדם טוב. היום אדם עובר את המבחנים, אתה לא יודע אם הוא יהיה טוב או לא יהיה טוב, ואחר כך הרבה יותר קשה לפטר אותו. לכן, לפי דעתי, טוב תעשה מדינת ישראל אם תשתמש בכוח-האדם העומד לרשותה לשני התפקידים הללו. אני חושב שבוועדת החוץ והביטחון באמת באמת באמת, אם אנחנו רוצים לדאוג למשטרה ורוצים לדאוג לשוטרים, אנחנו צריכים לראות שהשוטר הזה שנמצא בשטח יש אתו שוטר נוסף, ולא איש שח"ם כזה או אחר, ושיהיה הטוב ביותר. אני מאוד מקווה שנתקפל ונגיע לחוקי קבע, ולא רק נאריך את זה מדי פעם.

תודה לחבר הכנסת גדעון עזרא. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת מאיר שטרית, ואחריו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אם הוא לא יהיה נוכח, חבר הכנסת מגלי והבה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני תומך בשתי הצעות החוק האלה,

באה אלי דווקא דרך חבר הכנסת יוחנן פלסנר, שסיפר לי שבסיור במשטרה אמרו לו שוטרים ואנשים שאחת הבעיות שיש למשטרה בחוק הזה היא שהם אינם יכולים לנצל את כל החיילים שמוצבים אצלם לכל תפקיד שיטור, אלא רק לעניינים ביטחוניים.

מציבים את החיילים רק בתפקידים של סיורים וכן הלאה, אף-על-פי שהיו יכולים לנצל אותם פי-כמה יותר טוב אילו היה אפשר להשתמש בהם בתור שוטרים. אני גם מכיר את זה דרך הכובע של שר התחבורה, נאבקתי בממשלה אז, כשעשינו את החוק להקמת הרשות לבטיחות לאומית, נאבקתי במשטרה כדי לקבל תקנים, 1,500 תקנים של חיילים שיהיו שוטרי תנועה, למשל, דבר,

שהיה חוסך חיים במדינת ישראל, הרבה יותר מאשר כל הצבא חוסך יחד, כי ב-1,500 שוטרים, אילו הצבנו אותם בניידות לאורך הצירים בתדרוך המשטרה, יכולנו למנוע הרבה מאוד תאונות ולהציל מאות הרוגים,

בכבישים, ולצערי משרד הביטחון התנגד לזה אז בצורה חריפה, אף פעם לא הבנתי למה.

אדוני שר לביטחון הפנים וסגן שר הביטחון, שאתם צריכים ללכת יותר רחוק.

אני לא מבין למה אתם מגבילים את הוראת השעה עד 2010. למה לא תהפכו את זה לחוק שקובע שמותר להציב חיילים,

כתוב שם שרק אם הם רוצים, בתפקידי שיטור, בתפקידי משטרה, לפי בחירתם, על-פי פרמטרים שהמשטרה צריכה, ושהצבא יכול לוותר עליהם, ואם הם רוצים והכול מסתדר, למה לא לעשות את זה בחקיקה? אתם כבר מטרטרים את הכנסת עשרות שנים. אני נמצא בכנסת הזאת ואני שומע בכל פעם שמאריכים את הוראת השעה בעוד שנה,

כי מצב הביטחון הוא כזה. אדוני השר לשעבר חבר הכנסת מאיר שטרית, זה יכול להיות גם שלב יותר מתקדם עם אותם חיילים שהם שוטרים, בשלב הבא הם יכולים גם להתגייס למשטרה, המיומנות שלהם כבר תהיה הרבה יותר גדולה. כיוונתי לדעת גדולים, אתה לוקח לי את המלים מהפה. ברור ששוטר שמתמקצע, אם הוא חייל ומתמקצע במשטרה, הוא רק חומר טבעי, ומי שרואה את עצמו ואת שירותו במשטרה בעתיד כשירות של קבע, הוא רק מועמד טבעי להתגייס למשטרה. ואני יודע שלמשטרה היו בעיות לגייס שוטרים. בממשלה הקודמת המשטרה קיבלה 1,000 תקנים, ובכל זאת כשבדקו הסתבר שלא אישרו 1,000 תקנים, כי עד שאיישו 400 כבר עזבו 400, כי קשה כנראה גם לגייס. חומר אנושי כזה, שעובד במשטרה ובשירות בתי-הסוהר, יכול להיות באופן טבעי, אם הוא מוצא שם עניין, חומר רציני לגיוס שוטרים. זה גם פתרון להרבה מאוד אנשים. לכן אני חושב שאולי צריך לעשות מזה הוראת שעה אחרונה. אני מציע לשר לביטחון הפנים ליזום חקיקה, זה לא תלוי בי, זה תלוי בצה"ל. צה"ל מתנגד. תעשו יחד, שהממשלה תחליט.

הממשלה הזאת החליטה כל כך הרבה החלטות עקומות, תעשו משהו אחד ישר. תביאו חוק משותף עם משרד הביטחון, תקצו לזה חיילים, תעבירו את זה בין שוטרים. הרי הטיעון הוא: מה, אני שולח את הבן שלי לצבא, לכן אני מצפה שהוא יהיה חייל ולא שוטר. אבל כתוב בחוק, בהוראה, שרק אם החייל רוצה. כמו שהחייל יכול לבחור להתנדב לסיירת x או לסיירת y, או לעשות שירות א' או שירות ב', הוא יכול להתנדב, להגיד שהוא רוצה לשרת במשטרה.

אני, אדוני היושב-ראש, חושב שהמשטרה והצבא עושים משימות הרבה מעבר למלחמה ולהגנה. היו ימים שצבא עשה משימות, גם היום עוד חלקו עושה, של חינוך בערי פיתוח, של לימוד האמהות הזקנות עברית, עבודות בכל מיני תחומים, גם פעילות חברתית. הצבא תמיד היה קשור חברתית, לחברה. אכיפת חוק במדינת ישראל היא אלף-בית של שמירה על חברה תקינה וחברה בריאה. לכן הוראת שעה היא נכונה, אבל אני חושב שהממשלה צריכה לחשוב על הצעת חוק. אם זה לא יעזור, אנחנו ניזום הצעת חוק פרטית, השר אהרונוביץ, ואולי נצליח להעביר אותה על-ידי הצבעה ברגליים של חלק מחברי הקואליציה, נתתי לכם ועדת שרים לחקיקה, ותוכל להעביר אותה. אני חושב שנכון לעשות מזה חוק, שיהיה ברור לכולם אחת ולתמיד, ולא לחזור רוורס כל פעם. תודה לחבר הכנסת מאיר שטרית. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, אני רואה שהוא איננו נוכח. חבר הכנסת מגלי והבה, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, סגן השר, חברי הכנסת, שמעתי את חברי, ואני לא רוצה להיכנס לוויכוח על הנושא, האם זה ייעודו של החייל או המתגייס אם לאו. בסך הכול היה עדיף שצבא, ואחרי 61 שנים, ידע את הייעוד שלו וידע לאן בניו מתגייסים. שערו בנפשכם שהיינו חוזרים לאותה תקופה של שנות ה-60 וה-50 שבה השתמשו בחיילים גם לפריצת דרכים ולעבודת תשתיות. אבל הממשלה, ואני מקווה שהיא לא מסתתרת כאן בשימוש באותם גיוסים כדי לחסוך לעצמה תקנים לאותן יחידות, כשהיום היא לוקחת חייל בסדיר, ולא כפי שאומרים, לפי רצונו, הרבה אנשים מקבלים פקודה והולכים. הבעיה הבסיסית של אותם חיילים, ואני מכיר את זה מהמגזר אצלנו, שמשרתים בשירות בתי-הסוהר או בשח"ם, וכשאחרי זה הם משתחררים ורוצים להתגייס לקבע לאותן יחידות, אומרים להם לא, ואז מתחילים להתחשבן אתם על קריטריונים שקבעו, רובאי 02, רובאי 03, ככה הכשירו אותך. אבל בסדיר הוא עשה את השירות אצלך, בשירות בתי-הסוהר, ואם הוא עשה את השירות בשירות בתי-הסוהר, אדוני השר לביטחון פנים, לפחות אתה לוקח מישהו שיש לו ניסיון, יש לו מקצועיות. זה לא להפוך את המתגייסים, אותם חיילים, לכלי בידי ממשלה כזאת או אחרת. את זה שיש צרכים אנחנו יודעים. אותם 1,000 תקנים שדיברו עליהם, הממשלה יכלה לעמוד בהתחייבות שלה ולתת למשטרה לגייס את 1,000 התקנים האלה, ולא להסתמך על חיילים סדירים ואחר כך להתכחש לאותם חיילים שנשלחו לאותן יחידות. זו נקודה לתשומת לב, גם של משרד הביטחון וגם של המשרד לביטחון הפנים, שאותם אנשים, שבמילא הפכת אותם למקצועיים בתחומים שהם התגייסו אליהם, תקבל אותם לקבע, אדוני היושב-ראש, במקום להכשיר אנשים חדשים. אז יש לך כבר ניסיון של כמעט שירות סדיר מלא. היום אפשר באמת להגיע גם לתחימת התקנות האלה בזמן, ולא כל פעם לחזור ולחדש אותן, ושלא נגיע חס וחלילה לאותם משטרים שאנחנו רק שומעים עליהם, להשתמש בחיילים שלהם,

לייעודים שלא למענם הם מוכנים, וככה צריכים להגן על המולדת שלהם. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת מגלי והבה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, את חבר הכנסת טלב אלסאנע. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שתי הצעות החוק הן הצעות שונות. מה שמתייחס לנושא המשטרה, לדעתי זה היום ביטחוני, אי-אפשר היום, במצב שאנחנו חיים בו, שהטרור מאיים על חיינו, מאיים על קיום המדינה, והמשטרה מתבקשת לפעול ברדיפה אחרי מחבלים, לתפוס מחבלים, והם פשוט עושים את עבודת הצבא. זאת לא המשטרה של לפני 20 שנה, שהיתה עוסקת אולי רק בנושא הפלילי. היום המשטרה אכן נדרשת להתייחס לכל הנושא הביטחוני. אנחנו קוראים לזה ביטחון פנים, אבל הביטחון הזה הוא מאוד רחב. אני חושב שכאשר מעבירים אחריות וסמכות אי-אפשר שלא לתת את הכלים, לומר: אתם, המשטרה, תהיו אחראים לביטחון, אבל לא ניתן לכם את כוח-האדם. לכן זה אילוץ, והאילוץ הזה, אגב, נעשה, נדבר על זה כשנגיע לסוגיה הזאת. אגב, אני רוצה לומר שאנשים שמתגייסים מלכתחילה מבקשים, רוצים להתגייס ולהיות שוטרים, ומפעילים כל מיני, הייתי אומר פרוטקציות למיניהן, בבקשה שהם רוצים להיות בשירות המשטרה, או הייתי רוצה לומר לגבי הסוהרים גם כן. אני יודע שיש פניות, במשרות כאלה ואחרות, שהן מלכתחילה, אותם חיילים, שבעצם במקום להיות ג'ובניקים, אומרים: אנחנו מעדיפים להיות סוהרים, ורואים בזה אולי קריירה לעתיד. אז אני חושב שאין עניין למנוע את הדבר. אי-אפשר שיהיה מצב שיהיה לוקה ומשלם, מצד אחד להעביר להם את תחום האחריות ומצד שני לומר שהנטל יהיה על ביטחון הפנים. לכן אני גם בעד שאם יש מקום, באמת לחוקק בחקיקה, ולא לעשות את זה בהוראת שעה, מכיוון שזה לא צורך של שעה, אלא צורך קיומי של מדינת ישראל. אם זה שיקול נכון, לדעתי אפשר להביא את זה בחקיקה, ולא בהוראת שעה, ולחסוך את מה שאמר חבר הכנסת אורי אריאל, שזה כלב ששב על קיאו, לא מדובר בקיאו של כלב, אלא באמת בצורך אמיתי וחיוני. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת טלב אלסאנע, ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת שלמה מולה. חבר הכנסת טלב אלסאנע, יש לך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפעמים משתמשים במושג של הוראת שעה כאשר יוצרים מצג שווא, כאילו זה בעוד שנה הולך להיגמר, ובאו דברים על תיקונם, אבל אנחנו עדים למצב, ויש תקנות שעת-חירום, הוראת שעה. זה קיים מאז תקופת המנדט הבריטי עד היום, ויש הרבה חוקים של הוראת שעה, והם ממשיכים לנצח, ולכן צריך לקבל החלטה, או שההסדר הזה הוא תקין, רצוי, ואז מחוקקים אותו. הרי כל חוק ניתן לשינוי. אנחנו כל יום מתקנים חוקים. ולכן אם מגיעים למסקנה שצריך לשנות, אז משנים, אבל השימוש המוגזם והמיותר במושג הוראת שעה, לדעתי אין לו מקום. הדבר השני, התפיסה הצבאית, המיליטריסטית הזו הולכת ומשתלטת על החיים האזרחיים. בכל דבר רואים כאילו הצבא הוא הפתרון. אפילו כשהחל הנושא של שפעת החזירים, הם מעבירים את העניין לסגן השר מתן וילנאי, משרד הביטחון. הוא ילך ויילחם בשפעת החזירים. כאילו הצבא, זה נותן לאנשים הרגשה טובה, בידיים בטוחות, זה צה"ל, הוא הכול יכול.

יש דברים שצה"ל לא יכול, והוא לא צריך להיות מעורב. הוא מזיק לעצמו, הוא מזיק לאלה שהוא אמור לתת להם את השירות. אסיר הוא אסיר הוא אסיר, בין אם ביטחוני או פלילי,

ומי שצריך להיות מופקד עליו זה סוהר, לא שוטר ולא חייל. ולכן, לדעתי, אסור לעשות את הערבוב הזה. זה מיותר, זה איננו מוסיף, ולסוהרים, הם המופקדים על אסירים, לא משנה סוג העבירה. בתוך כותלי בית-הסוהר הם אסירים. לכן אני מתנגד להצעת החוק הזו. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת טלב אלסאנע. אחרון הדוברים, חבר הכנסת שלמה מולה. מייד אחרי כן ניגש להצבעה על החוקים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני חושב שהצעות החוק האלה, אדוני השר ואדוני סגן השר, יש לי בעיה עם הצעות החוק האלה. אני דווקא רוצה להדגים לכם, אומנם אני לא רופא, אבל מהעולם הרפואי, איך יכול להיות רופא עיניים, רופא שיניים ורופא בטן, או כל רופא אחר, שההתמחויות שלו התמחויות שונות, ובסופו של יום יהיה רופא לכל דבר, לכל התחומים.

להיות סוהר, שאותו אדם שעובר הליך הסמכה ממושכת, אותו דבר גם שוטר, איך יכול להיות שחבר הכנסת זאב הוא לא אחרון, הוא היה צריך להיות אחרון, אבל אני אפשרתי לחבר הכנסת מולה, אולי הוא יכול לדבר שוב, בחוקים הבאים. אתה יכול להמשיך, כבודו. אדוני היושב-ראש, לבקש מחייל בשירות סדיר למלא תפקיד של סוהר או למלא תפקיד של שיטור, זה פגיעה קודם כול באותו חייל שנשלח לשרת חובת שירות צבאית. אם לצבא-ההגנה לישראל יש עודף כוח-אדם, תואילו בטובכם לשחרר או לקצר את השירות הצבאי של אותו אדם. לקחת צעיר בן 19 או 20, לתת לו למלא את התפקיד של אותו קצין במשטרה, או שבסופו של דבר אותו חייל ילך להיות מכין קפה של קצין בשירות בתי-הסוהר, לא מכבד אותו.

שהרחקת לכת בדברים. יכול להיות. אני חושב שאם חייל יכול לבצע תפקידים שהם קרביים לכל דבר ועניין, יכול אולי גם, כל עוד הוא יכול לעשות שירות איכותי, אין לי שום בעיה עם זה, אבל כדי שיוכל לעשות שירות איכותי, גם אתה, ידידי חבר הכנסת אריה ביבי, כשהכשרת את הסוהרים, ולקח הרבה מאוד זמן עד שהם הפכו להיות מקצוענים, אני חושב שצריכה להיות הפרדה טוטלית בתפקידים שחיילים שהם בשירות סדיר צריכים למלא. כל טשטוש הגבולות בין תפקידים השונים, בין אם הוא חייל בצבא-הגנה לישראל או אדם שמשרת בשירות בתי-הסוהר או שיטור, יש גבול לכל מה שאנחנו יכולים להטיל או להעמיס על חייל בשירות סדיר. לכן אני מתנגד להצעת החוק. תודה לחבר הכנסת מולה. אדוני סגן שר הביטחון, מתן וילנאי, אנחנו עוברים להצבעה על החוקים. מאחר שהדיון משולב, נצביע על כל הצעת חוק בנפרד. אנחנו מצביעים על החוק הראשון, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 10), התשס"ט 2009, קריאה ראשונה. מי בעד?

נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס'

24 בעד, שישה נגד. הצעת החוק התקבלה. ההצעה תועבר לוועדת החוץ והביטחון. אדוני סגן השר, ההצעה עוברת להמשך דיון, להכנה לקריאה שנייה וקריאה שלישית, בוועדת החוץ והביטחון.

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי-הסוהר) (תיקון מס' 3), התשס"ט 2009. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי-הסוהר) (תיקון מס'

התשס"ט 2009, לוועדה שתקבע הכנסת נתקבלה.

8, ואין נמנעים.

והיא תועבר לוועדת החוץ והביטחון להכנה לקריאה שנייה וקריאה שלישית.

ועדת הפנים. אנו נעביר את ההצעה לדיון בוועדת הכנסת, ושם יוחלט לאן היא תמשיך להכנה לקריאה שנייה וקריאה שלישית. שתי ההצעות עברו, לא, רק ההצעה האחרונה, מכיוון שעל כל הצעת חוק היתה הצבעה נפרדת. אנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס'

התשס"ט 2009, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק השר לביטחון פנים, חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ. אדוני השר לביטחון פנים, בבקשה. מה עם סעיפים 9 ו-10? כל הצעות החוק שייכות לשר לביטחון פנים. הוא ביקש שנשנה את סדר החוקים שהוא מציג. אם אתה רוצה להתחיל עם משהו אחר, אין לי בעיה. לא, כבר הצגתי את הצעת החוק הזו. את הצעות החוק הבאות נמשיך בהתאם לסדר-היום,

נעשה דיון משולב. אין אפשרות לעשות דיון משולב על הצעות החוק הללו. הן אינן דומות. אדוני השר,

להציג את הצעת החוק. תודה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), התשס"ט 2009, אני מתכבד להציג בפניכם ולבקשכם לאשר בקריאה הראשונה את הצעת חוק שהייה שלא כדין

(הוראות שעה), התשס"ט 2009. עניינה של הצעת החוק שבפניכם הוא בהארכת תוקפו של חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) בשנה נוספת. מטרת החוק הינה לתת כלים להתמודדות עם הסכנה הנשקפת לביטחון תושבי ישראל מצד תושבים של אזורי יהודה שומרון וחבל-עזה הנכנסים לישראל או שוהים בה שלא על-פי היתר כדין או בניגוד לתנאי ההיתר. החוק נחקק לראשונה בשנת 1996 כהוראת שעה, ותוקפו הוארך על-ידי הכנסת מעת לעת. תוקפו עמד לפקוע ביום 31 במרס 2009. עם זאת, עקב התפזרות הכנסת השבע-עשרה לפני תום תקופת כהונתה, הוארך תוקפן של הוראות השעה עד יום 23 במאי 2009. החוק המוצע קובע כעבירות את ההתנהגויות הבאות:

העמדת מקום לינה או סיוע בעניין זה לתושב האזור שנכנס לישראל או יושב בה שלא כדין,

העסקת תושב האזור שאינו רשאי לעבוד בישראל על-ידי מעביד או מתווך כוח-אדם,

הסעת תושב האזור שאינו רשאי לעבוד בישראל על-ידי מעביד או מתווך כוח-אדם, בין בעצמו ובין על-ידי עובדו או שליחו. מאחר שלדאבוננו החשש הביטחוני שעמד בבסיס החוק עדיין עומד בעינו, מתבצעת בימים אלו במשרד לביטחון הפנים עבודת מטה לבחינת האפשרות להפיכה של הוראת השעה שבחוק להוראת קבע. עד לסיומה של בחינת האפשרות האמורה, נדרש להאריך את הוראת השעה בשנה נוספת. אני תקווה שהארכת תוקפו של החוק, ביחד עם מכלול הצעדים הננקטים על-ידי גורמי הביטחון הנוגעים בדבר, יסייע לממשלה במלחמתה בטרור. אבקשכם לאשר את החוק המוצע בקריאה הראשונה ולהניחו על שולחן ועדת הפנים והגנת הסביבה לשם הכנתו לקריאה השנייה והקריאה השלישית.

תודה לשר לביטחון פנים, חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ. אנחנו עוברים לדיון בהצעת החוק. ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת אורי אריאל, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר לביטחון פנים, הצעת החוק הזאת ראויה, חשובה, ויפה שעה אחת קודם כדי למנוע את המצב הביטחוני שאתם נאבקים בו. אני מברך אותך, נדמה לי שזאת הצעת החוק הראשונה שלך כשר, ואנחנו נתמוך בה. אני מבקש את תשומת לבך לתופעה שאולי תוכל לסייע בפתרונה. תושבי יהודה ושומרון עוברים כל בוקר את המחסומים השונים, ולא נפרט, על מה שנקרא פעם "הקו הירוק". אפשר להבין את הצורך הביטחוני, אם כי ה"מונסטרים" האדירים שהקימו שם בבזבזנות ובניכור, מיותרים, אבל הם קיימים, ועדיין אף אחד לא מתכוון שזה יהיה עונש לאנשים.

שמי שתכנן, תכנן לא טוב, יש מעט נתיבים למעבר, שוטרים עושים את עבודתם בסך הכול בסדר, יש בעיה פה,

לא על זה מדובר, אבל מספר הנתיבים הוא כזה שיש פקקים של שעה ושעה וחצי מעת לעת, לא פעם בחודש,

יש פקקים בארץ. הדבר הזה, אחרי שעברנו את כל המערכת בצבא, ממפקד אוגדה, אלוף פיקוד, רמטכ"ל, עברנו את כל משרד הביטחון ועברנו גם אצלך את האנשים המופקדים, ואתם מופקדים על עוטף-ירושלים מתוקף החלוקה בין צה"ל למשטרה, לכן הדבר הוא בידך. ודאי יש בעיות תכנוניות,

הבעיה היא ששום דבר לא מתחיל. אם מתחילים לטפל, זה גם ייגמר פעם, אינני יודע מתי. אני רוצה לבקש את התערבותך האישית בבחינת הנושא הזה, ואצלך מכירים אותו כולם, מאודי סלבי והממ"ז, כולם מכירים, והיינו בסיורים וראינו.

מחסום אחד. שלושה המחסומים הכי בעייתיים סביב ירושלים: מחסום 300, בית-לחם, מחסום הזיתים, זה אל-זעים בלעז, ומחסום חיזמה. שלושת המחסומים האלה הם לא פחות, זה לא הגזמה,

לא יכול להיות שאנשים, כולל שוטרים, והעיד על זה הממ"ז שהשוטרים מאחרים להגיע למשמרת בירושלים, כי הם תקועים בפקק.

זה לא משנה, אין הבדל בעניין הזה, כולם אזרחים, כולם צריכים להגיע לעבודה וללימודים. יש דבר שקשור לזה, ולפי דעתי הוא יכול להיפתר עוד יותר מהר. בעת האחרונה, בעיקר במחסום בית-לחם, בודקים את האזרחים שחוזרים לביתם בגוש-עציון. גם כשהם רוצים לחזור הביתה, הם מתעכבים בין רבע שעה, שזה עוד נורמלי, עד שעה. בדקתי את העניין עם המפקד האחראי, הוא הסביר ששם תופסים מכוניות גנובות. אני מסתכן, אם תפסו בשנה האחרונה 100 מכוניות גנובות שם, אז אני נניח "קוגלגר", אומרים אצלנו בערבית.

חבר הכנסת אורי אריאל, זמנך תם. סליחה, אני אסיים. אודה לשר אם הוא יבדוק את הנזק הכספי בעמידה, זיהום האוויר ושאר מרעין בישין לעומת היתרון, ואנחנו בעד לתפוס מכוניות גנובות.

תודה לחבר הכנסת אורי אריאל. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, ואם הוא לא יהיה נוכח, חבר הכנסת מגלי והבה, ואם גם הוא לא יהיה נוכח, חבר הכנסת עתניאל שנלר.

אם הוא לא יהיה נוכח, מי אחריו? חבר הכנסת אלסאנע, אל תדאג, אתה רשום, זה בסדר. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, משהו מאוד לקוי באופן שבו אנחנו הולכים לדון בהצעת החוק הזאת. אדוני השר, בקדנציה הקודמת, אתה בוודאי זוכר, היית חבר בוועדת הפנים של הכנסת, ואתה זוכר את אחד הוויכוחים שהיו לנו סביב החוק הבסיסי שהחוק הזה מאריך את תוקפו. זה היה ויכוח שנגע לעניינם של נהגי המוניות. באו נהגי המוניות ואמרו: מה אתם מטילים עלינו אחריות לבדוק את זהותו של אותו אדם שעלה על המונית, ואם אנחנו חס וחלילה לא נזהה, אנחנו נהיה אשמים, ומצד שני אמרו: אם זה אכן בן-אדם מסוכן, הרי אנחנו בסך הכול נהגי מוניות, אנחנו לא חיילי צבא-ההגנה לישראל, אנחנו לא שוטרים, אין לנו נשק, אתם בעצם שמים אותנו בקו החזית להתמודד עם בעיה שלא תפקידנו להתמודד אתה, וגם אין לנו יכולת להתמודד אתה. בנושא הזה היה דיון מאוד-מאוד רציני, והיה ויכוח מאוד-מאוד קשה בוועדת הפנים של הכנסת. היום כשאנחנו מאריכים את החוק שבעצם נותן הארכה, מה הוחלט? בסופו של דבר הוחלט, כמו שאתה יודע, אדוני שר הפנים לשעבר, בשיטה הישראלית הידועה, הוחלט חצי-חצי. זאת אומרת, אמרו שיש פה בעיה, בעיה רצינית, באמת זה לא פתרון טוב, אבל נאריך בקצת, כדי שבינתיים נמצא פתרון יותר טוב. האריכו בקצת

עכשיו כבר מביאים בפנינו בכנסת מין טקסט תמציתי, שמאחוריו בדרך הטבע לא נמצאות כל הבעיות של החוק המקורי, וצריך עבודת מחקר ארכיאולוגית. אני פשוט זוכר את הדיונים יחד עם חבר הכנסת אהרונוביץ, היום השר לביטחון פנים, אני זוכר אותם היטב. אבל חברי הכנסת שצריכים להצביע בעניין הזה, אין בפניהם כל הפרובלמטיקה, כל המורכבות שיש מאחורי החוק היסודי. מה אני בעצם בא לומר? אני בעצם בא לומר שכל השיטה של הארכה מפעם לפעם בדרך של הוראת שעה היא דרך רעה. אנחנו בעצם מתחמקים מהתמודדות עם שאלות יסוד. הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק בעייתית, היא פוגעת בזכויות יסוד, היא פוגעת בזכויות יסוד של הרבה מאוד אנשים מעורבים. אבל הדרך של הוראת שעה היא הדרך הנוחה ביותר. אנחנו לא באמת מתמודדים עם השאלות, אנחנו כאילו שמים אותן בצד, אנחנו מאריכים את זה באופן זמני. איך אומרים אצלנו? הזמני הוא הדבר הקבוע ביותר. לכן אנחנו אף פעם לא מגיעים לדיון שאנחנו חייבים להגיע אליו ולבירור השאלות. כי, אדוני היושב-ראש, זה חוק, ומי שיעבור על החוק הזה יצטרך לשאת את הדין, ויצטרך לתת את הדין על דבר שאנחנו לא נתנו עליו את הדעת.

אדוני היושב-ראש,

חבר הכנסת דב חנין,

יש זכות יסוד שגוברת על כל זכויות היסוד, זכות היסוד לחיות במדינה,

אני יודע שאתה בעדה. אני מחזק את דבריך, אדוני. תן גם לחיות, תן לאחרים לחיות. אדרבה ואדרבה. אני רוצה לומר לאדוני השר: החוק הזה, לא רק שהוא ראוי, היו חייבים להרחיב אותו הרבה יותר. הנה כי כן, בימים הקרובים, אולי בשבועות הקרובים, תהיה אצלכם, בוועדת השרים לחקיקה, הצעת חוק שהיה לי הזכות לנסח אותה, שעיקרה לא לעסוק רק במעביד, אלא בעבריין עצמו. ואני הייתי רוצה לראות שאותו נהג המעז לייצר מכלית, באצטלה של מכלית מים או סולר, ומחביא בתוכה שוהים, או מבריח אנשים, אותו אדם יישלל רשיונו לשבע שנים לפחות, והוא יצטרך לעבור טסט מחדש בשנה השביעית. כמו עבד: פשע, ילך שבע שנים, יהיה עבד. אחר כך יחזור.

הרכב עצמו יחולט על-ידי הממשלה ויהיה חלק מתקציב לשמירת הביטחון. אני אשמח אם הממשלה תעשה חוק דומה, ונעשה צירוף. לכן אני מחזק את ידך בהקשר. ואשר להערתו החשובה של חבר הכנסת אורי אריאל בנושא המחסומים, הייתי רוצה להוסיף ולומר דווקא על מחסום אחד, מחסום חיזמה,

הבעיה במחסומים היא לא רק כוח-האדם או חוסר כוח-האדם. הבעיה היא הרחבת תשתית מינימלית. שתיים, פתיחת קטע כביש שנסלל, נגמר, נחתכו הסרטים, הכול נגזר, בין חיזמה-ענתא לאל-זעים, כדי שפלסטיני שרוצה להגיע מרמאללה יוכל להגיע לבית-לחם, ובכלל לא דרך המחסומים, הוא יוכל לבוא ישר. למה לעכב אותו בכלל? זה יעזור גם לנו, כמתנחלים, כיהודים, כמתיישבים.

ואמרו: בואו נפתור את כביש הטבעת 45 כדי ליצור זרימה חופשית של התנועה בין החלק הצפוני של יהודה ושומרון לבין החלק הדרומי. בכביש 45 ייסעו הפלסטינים ללא הפרעה, ללא מחסומים, ומצד שני מתיישבים שגרים באותם אזורים יוכלו להגיע באמצעים של החלטות שכבר עשו, למשל הגשר בין היישוב אדם לבין נווה-יעקב, עם דרך פנימית. זה ימנע חיכוך, ימנע תאונות דרכים, ימנע בידוקים מיותרים. זה הכסף האמיתי. שם הוא ייחסך. הוא ייחסך בהשקעה בתשתית חכמה, ונמנע גם הרבה עיכובים, אבל בעיקר נמנע פיגועים והברחות. זה יביא ביטחון רב יותר לכולם.

תודה רבה לחבר הכנסת עתניאל שנלר. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת מאיר שטרית, ואחריו, את חבר הכנסת גדעון עזרא. אדוני היושב-ראש, אין שום ספק שהחוק

אזורים יוכלו להגיע באמצעים של החלטות שכבר עשו, למשל הגשר בין היישוב אדם לבין נווה-יעקב, עם דרך פנימית. זה ימנע

הזה נחוץ, אבל מצד שני נחוצים גם שינויים בחוק ובתקנות.

מקווה שהפעם ועדת הפנים אכן תמצא

לעבור בעוטף-ירושלים? יש הרי קטעים שלמים לא מגודרים. ומה קורה כשהמשטרה כבר תופסת שוהה בלתי חוקי? מה היא יכולה לעשות לו? מה שעושים היום בפועל הוא שלוקחים

יצא לך מזה שהוא ישב בכלא ארבע שנים? אני מבקש ממך, תגרש אותו. לפחות תביא אותו בחזרה לניו-דלהי ותעביר אותו לכלא שם, זאת הסמכות שלך, שם שר הפנים גם אחראי למשטרה ולבתי-הסוהר. אגב, זה סידור טוב.

זה מה שאני אומר. זה סידור טוב, זה גם סידור נכון.

המציאות הזו, המדיניות הזו, היא

אבל אתה לא יכול לתת לגיטימציה לעבור, הרי יש היום אולי יותר מ-200,000 עובדים זרים שנמצאים בצורה לא

הם מהווים בעיה חברתית, והם צרה צרורה של המדינה. מצד שני, הפלסטיני שמגיע עובד לפרנסתו. הוא חוזר לבית

אין שום ספק שהתופעה שמנצלים את זכות ההפגנה, ולפעמים משתמשים בה בצורה לא הולמת, היא תופעה שצריך לטפל בה, ויש אמצעים לטפל בה, ויכול להיות שצריך גם לבצע שינויי חקיקה כדי להתאים את המצב דהיום למציאות שנוצרה בשטח. אבל מכאן ועד חקיקה גורפת שאוסרת אפילו על אדם אחד עם שלט לעמוד, ולו שעה ביום,

לא תואם לא עקרונות דמוקרטיים בסיסיים ולא את מה שאנחנו רוצים לראות כאן. אדוני השר, מעל ההצעה הזאת מרחפת כותרת:

מגרשים. ואני לא רוצה להגיע לגירוש כדי להרגיש אחר כך שלא אפשרו אפילו את זכות המחאה האלמנטרית והלגיטימית. אני פניתי, ואני שב ופונה, אל חברי לקואליציה ואל כבוד השר: נכון תעשו אם תאפשרו לבצע תיקון מקיף של העניין הזה, אם הוא אכן יעבור את הקריאה הראשונה. אסור לנו לקבוע תקדים מהסוג הזה. התקדים הזה הוא תקדים שלא משרת לא את אזרחי ישראל ולא את הדמוקרטיה הישראלית, ואני כשלעצמי, חרף העובדה שאני מחויב תמיד למשמעת הקואליציונית, אומר בצורה הגלויה ביותר: לא אוכל לתמוך בהצעה הזאת.

תודה לחבר הכנסת יריב לוין. חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה.

ואחריו, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רבותי השרים, אדבר בקצרה בעניין, כי היטיב לבטא את הדברים חבר הכנסת לוין.

לשאול למשל את השר בני בגין: האם אתה מתנגד שיעמוד אדם אחד עם שלט מול ביתך? האם זה עד כדי כך בלתי נסבל שאיש במצוקתו, אתה הרי יודע מי מגיע, אדם שיש לו מצוקה מאוד גדולה.

אז אומר חברי השר שטרית: תלוי מה כתוב בשלט. נניח שכתוב שם: "בעזרת ה' ישראל תנצח". אתה יכול לסבול את זה? אחד עומד על המדרכה מול הבית ו-זהו. היטיב, כפי שאמרתי, לבטא את זה חבר הכנסת לוין בכשרון רב. לכן אני מציע לחברי הכנסת מהקואליציה,

זו הסתה. זה דבר אחר, השר שטרית. תראו, מי שיגיד, השר אהרונוביץ, סליחה, ברשות היושב-ראש אני אענה לך אחרי זה. אני רוצה להגיד לשר אהרונוביץ, אם אומרים: יהיו תנאים מגבילים, שלא כמו בהפגנה מול המשרד, נניח. נניח שרוצים להפגין, אין סיבה כרגע, מול השר לביטחון הפנים. טוב, יש לו משרד. שיעמדו שם כמה שיעמדו, ברשיון כמובן. אומרים: מול ביתו יהיו הגבלות, שלא כמו מול משרדו.

לא קשור לרשיון. תן לי רגע לגמור את הדברים. יהיו עד עשרה אנשים. שלא תהיה מהומה ברחוב. יש שם, דרך אגב, עוד דיירים. אני בטוח שבמקום שאתה גר, כמו במקום שהשר בגין גר,

זה מפריע גם להם.

להגיד שאי-אפשר, אלא רק במקרים אני לא יודע מה, אני מציע לכם להגיד מעל הבמה עכשיו וכאן, שאתם תלכו על הגבלות, ולא על איסור מוחלט. אם תלכו על הגבלות, אני מוכן להצביע בקריאה ראשונה, אני וחברי, בקריאה ראשונה,

ובואו נדבר על ההגבלות בהמשך, יש לנו זמן: קריאה שנייה,

ואני פונה אליך בעניין. היות שראש ממשלתי, ראש ממשלתנו, נמצא כרגע בוושינגטון בפגישה עם נשיא ארצות-הברית, ברק חוסיין אובמה, אני מבקש לקרוא פה, עכשיו, חלק מהתפילה לשלום המדינה: "אבינו שבשמים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה באברת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך ושלח אורך, לשריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך" אני מדלג, ברשותכם, "אם יהיה נידחך בקצה השמים, משם יקבצך ה' אלוהיך ומשם ייקחך. והביאך ה' אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, והיטיבך והרבך מאבותיך. ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולשמור את כל דברי תורתך, ושלח לנו מהרה בן דוד משיח צדקך, לפדות מחכי קץ ישועתך. הופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה באפו: ה' אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכול משלה, אמן סלה".

אני מסיים בזה, ולא הייתי מקריא את כל הסידור, כי לא היית עוצר אותי, לא עצרתי אותך. אלא מפאת ה"טרחא דציבורא" קיצרתי.

תודה לחבר הכנסת אורי אריאל. חבר הכנסת דב חנין,

אחריו, חבר הכנסת מנחם מוזס. אם הוא לא יהיה נוכח, חבר הכנסת יעקב כץ. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, זו הצעת חוק רעה במיוחד. זו הצעת חוק רעה במיוחד, כיוון שהיא פוגעת באופן קטלני בחירות שהיא חירות יסוד בסיסית בכל מערכת דמוקרטית, החירות למחות ולהפגין.

אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת מדברת על איזון, אבל בואו נראה איזה איזון היא מציעה. נקרא את מה שכתוב בחוק. אדוני השר בגין, תשים לב: לא רק אדם שנושא שלט, כמו שאמר חבר הכנסת אריאל, אסור לו לעמוד, אלא גם אדם שמאזין לנאום או להרצאה. אדם אחד, שמאזין, הוא לא נושא שלט, גם הוא נחשב למשמרת מחאה. אני חושב שרמת הקיצוניות והאבסורד שבחוק הזה היא הדבר הכי רחוק מכל איזון שאפשר להעלות על הדעת. הרי ודאי, צריך להגן על פרטיותם של אנשים גם אם הם אנשי ציבור.

אבל זה איזון? זו שלילה מוחלטת של הזכות להפגין, באופן שהוא פשוט, לדעתי, חסר תקדים בכל מדינה וחברה דמוקרטית. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת באה בעקבות החלטות של בית-המשפט העליון, בין היתר בעניין עמותת "בצדק" נגד המפכ"ל, בעניין ארגון "הלב היהודי" נגד ניצב צור, ופסקי-דין אחרים. אגב, לא בענייני גורמים פוליטיים שאני קרוב אליהם,

בענייני גורמים פוליטיים שאני רחוק מהם כרחוק מזרח מן המערב. אבל בית-המשפט העליון קבע, ובצדק, שזכותם של אנשים להפגין, והזכות הזאת צריכה להיות מוגנת ברמה העקרונית, ולפעמים היא גם פוגעת בפרטיותו של איש ציבור, כי הוא איש ציבור, מה לעשות. לכן, עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שהצעת החוק הזאת איננה ניתנת לתיקון. אני חושב שהצעת החוק הזאת איננה ראויה להעברה בקריאה ראשונה. אני חושב שנכון תעשה הכנסת אם תעביר כבר בשלב הזה אמירה ברורה לממשלה, שחוקים כאלה איננו רוצים לראות בבית הזה. אנחנו נגן על חירויות היסוד של האזרח, אנחנו נשמור על חופש ההפגנה. אנחנו נגן גם על הפרטיות, ונייצר איזונים, אבל איזונים שראויים לשם הזה, איזונים, ולא איזונים שלמעשה מחסלים לחלוטין את חירויות היסוד במדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת חנין. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח. חבר הכנסת יעקב כץ, אינו נוכח. חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח, וחבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח. חבר הכנסת שלמה מולה נוכח. לרשותך, חבר הכנסת מולה,

אחריו, חבר הכנסת גדעון עזרא, ואחריו, חבר הכנסת מאיר שטרית. אדוני היושב-ראש, למרבה ההפתעה אני דווקא מסכים עם חבר הכנסת לוין.

הנה לך, אני בקדימה, חשבת שזו הצעת חוק של קדימה?

אני חושב שמפרשים את פסיקת בית-המשפט העליון

בית-המשפט העליון לא אמר: תסגרו פיות. בית-המשפט העליון לא אמר: אל תאפשרו לאנשים להפגין. בית-המשפט העליון אמר: תמצאו את האיזון. אני לא מבין.

צריך להיות בעל מחשבה יוצאת דופן לחשוב, אדם אחד שיפגין מול ביתו של איש ציבור, שבחר להיות איש ציבור, הרי אף אחד לא חייב אותו, מתוקף תפקידו כאיש ציבור.

עם שלט אחד מול ביתו של איש ציבור, אני לא מבין באיזו סביבה אנשים לא גרים. אני חושב שעצם המחשבה הזאת היא מחשבה שכנראה יש כאלה שרוצים לגרור אותנו לאירן,

שאנשים לא ידברו, או למדינות חשוכות באפריקה שמהן אני באתי, אם אתה עובר ליד ביתו של איש ציבור, או מלך, או ראש ממשלה, אתה מסכן את נפשך, עלולים לירות בך. אני חושב שזה לא מתאים לדמוקרטיה שלנו, זה לא מתאים לכאלה שרוצים למחות מחאה אישית או קבוצתית כדי לא לקבל את המדיניות של אותו איש ציבור. אסור לנו אפילו לחשוב להתקרב. לא משנה אם אתה מהמפה הפוליטית הזאת או הזאת, אם הממשלה הזאת עושה טוב או לא עושה טוב. אני דווקא הייתי רוצה לשמוע את חברת הכנסת ציפי, מה היא חושבת,

הייתי רוצה לשמוע. הרי על כל במה בטלוויזיה שמענו הרבה מאוד דעות על חופש הדעה, המחשבה, גם, מה חושבת ציפי לבני אתה יודע?

אני רוצה לדעת דווקא על חברת הכנסת, חבר הכנסת אלקין מקדימה לשעבר, אני רוצה דווקא לשמוע אותה. אני בהחלט רוצה לשמוע את השר בגין, אני יודע מאיזה בית הוא בא, מאיזו מחשבה הוא בא. אי-אפשר, בשם החלטת הקואליציה, לבוא ולהגיד, לשבור גם את המוסכמות שהן מובן מאליו. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת לא תכבד את כנסת ישראל. זה לא יתרום מאומה בכלל לחופש הביטוי, אם הצעת החוק הזאת תתקבל. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת מולה. חבר הכנסת גדעון עזרא. אחריו, לפנים משורת הדין, חבר הכנסת יעקב כץ. מאחר שנכחת בכל הדיון, אני אאפשר לך לדבר. אמרת שאני אחריו. בפעם שעברה הקדמתי אותך לפניו. אני עושה איזון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני תומך בהצעת החוק, עם כמה סייגים. כולם מדברים על אחד עם שלט אחד, ואני מדבר על 49 איש עם צעקות. אני לא מדבר רק על איש ציבור, אני מדבר גם על השכנים של איש ציבור, ואני מדבר על כך שגם אם מבקשים אישור מהמשטרה, אין פירושו של דבר שהמשטרה לא תיתן אישור. המשטרה צריכה סיבה יוצאת מן הכלל כדי שלא לתת אישור, אבל המשטרה תדע זאת, והמשטרה תשקול זאת, ולא תהיינה הפתעות. ונדמה לי שבמצב שבו אנחנו נמצאים, כאשר המפגינים הם מפגינים שונים ומשונים, ולא כולם שומרים על הסדר הציבורי תמיד, ויש שם גם ילדים, אני לא חושב על איש הציבור. אני חושב על הסביבה. ולכן אני חושב שצריך לעשות עוד תיקון אחד, השר אהרונוביץ. בהצעת החוק כתוב שההצעה תוגש למפקד המחוז ותינתן תשובה בתוך חמישה ימים. אני חושב שכאן,

מספיק שההצעה תוגש למפקד התחנה, שמכיר את האזור יותר טוב מכולם,

ייתן אישור, אלא אם כן יש סיבה יוצאת מן הכלל שלא, ולכן אפשר להסתפק ביומיים ולא צריך חמישה ימים. לפעמים הדברים שחשובים היום לא חשובים מחר, וצריך לתת את האפשרות הזאת, ואני חושב שצריך לאפשר למשטרה לדעת, ולא להיות מופתעת פתאום מדברים כאלה שקורים. לכן אני בעד ההצעה.

תודה לחבר הכנסת גדעון עזרא. רק מלה אחת. אני רוצה להגיד שלפי דבריך יכולים בן-גביר ומרזל לנסוע לאום-אל-פחם ולהפגין ליד ביתו של ראש המועצה, והמשטרה לא תדע. זאת המשמעות. ליד ביתו של טלב, תודה לחבר הכנסת גדעון עזרא. חבר הכנסת יעקב כץ, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מאיר שטרית. חבר הכנסת כץ, לרשותך שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר אהרונוביץ, אנחנו חזרנו היום מחברון, עיר האבות. ראש הממשלה נמצא באמריקה. אני חושב שכשעולים נושאים כאלה חשובים, מהותיים, משמעותיים, שלפעמים הלב זועק,

זועקת, הפה רוצה לומר, הוא יצא מחברון. הוא יצא מחברון, כן. אנחנו זוכרים לכם את הימים הטובים ואת הימים הפחות טובים. אבל חברון, בעזרת השם, שבע שנים מלך בחברון ו-33 שנה מלך בירושלים, וברוך השם, נתניהו,

אנחנו שלחנו את ברכותינו אליו, אבל לפעמים קול הזעקה וקול השאגה. אני חושב שאסור שחוק שנוגע בהפגנות במדינה דמוקרטית יהיה חוק מוחלט. צריך למצוא את הדרך. כל אחד יש לו את החיים הפרטיים שלו, וכל אחד יש לו את הבית הפרטי שלו. אנחנו היום על תקן של אופוזיציונרים, מחר יכול להיות שנהיה שרים, והיינו עשויים לסבול ממצבים שאתה מתריע עליהם. אבל ככלל, במדינה דמוקרטית אמירה מוחלטת על דברים שנוגעים לזכות היחיד לפעמים לזעוק, כשאין לו היכן לזעוק, אסור שהיא תהיה גורפת, כמו שאמר קודמי גדעון עזרא, וצריך למצוא את הדרך. דיבר כבר יריב לוין, ודיבר אורי אריאל, ודיברו אחרים, על המהות של זכות ההפגנה, במיוחד בימים הקשים האלה. ולכן אני חושב שהיה טוב אם היינו מעבירים את זה לוועדה ומחפשים את הדרך לעדן את החוק ולמצוא בו צדדים מקלים והלכות מקילות כדי שאנשים כן יוכלו, בזמנים מסוימים וברגעים מסוימים, ובשאלות קרדינליות, כשאדם יוצא להיות איש ציבור, זה צדיקים, בינוניים ורשעים, אז כמו שהוא יוצא לקרב. כולנו היינו חיילים, אנחנו יודעים, כשיוצאים לקרב לפעמים נפגעים. חלק מהפגיעה שאיש ציבור סובל היא לפעמים הפגיעה במציאות הפרטית שלו. אני חושב שצריכה להיות מוכנות גם לסבול באופן פרטי מול הבית שלך,

זה חלק מהצער ומהסבל, אבל זה מאפשר לשני לזעוק את זעקתו בדברים שהם חשובים. אני חושב שצריך למצוא את הדרכים המקילות, ואני סומך עליך, שאתה כאיש משטרה, אבל כאיש רגיש, תמצא את הדרך הנכונה לתקן את החוק.

תודה לחבר הכנסת יעקב כץ. יעלה חבר הכנסת, השר לשעבר, מאיר שטרית. אחריו, חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, אני תומך בהצעת החוק כפי שהיא. נדמה לי שהדוברים פה מתחלקים לשניים, כאלה שעברו הפגנות ליד הבית שלהם וכאלה שלא היו הפגנות ליד הבית שלהם. זה מה שעושה את ההבדל, ושלא תהיינה אי-הבנות. חברים, עם כל הכבוד, זכות הביטוי וההפגנה והכול נעצרת במקום שהיא פוגעת בפרטיות של אנשים. הרי המפגינים יכולים להפגין ליד המשרד של איש הציבור, ללכת לכל אירוע שהוא נמצא בו, להפגין ולעמוד עם שלטים ולעשות לו את המוות, אם באמת רוצים להפגין. לבוא ליד הבית שלו, לעשות רעש ומהומה ולאיים על הילדים שלו, אלה דברים לא מהתיאוריה, דברים שהיו, ולצעוק לכל השכנים, ולקלל, ולהתפלל, ולעשות כל מיני תפילות, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת.

אני רוצה לומר לכל הדוברים שבחוק יש איזונים מאוד טובים. החוק לא אומר איסור כללי, כמו שהציגו פה, שאסור לעמוד עם שלט ליד הבית.

החוק אומר שמי שרוצה להפגין ליד בית-מגוריו של איש ציבור, כל מקום אחר מותר, יפנה למפקד המחוז חמישה ימים לפני תקופת ההפגנה ויבקש אישור. כתוב בחוק, אני מקריא: מפקד המחוז, מפקד המשטרה שבתחומו נועדה להתקיים הפגנה או סגנו, הם שיקבעו. וכתוב: מפקד המחוז ייקח בחשבון לצורך אישור או אי-אישור את הפרטים הבאים: מפקד המחוז לא ייתן רשיון לפי סעיף 85 לקיום הפגנה ליד בית-מגורים, אלא אם כן נוכח כי לא ניתן לקיימה במקום מתאים אחר. החליט מפקד המחוז לתת רשיון לפי סעיף 85, לקיום הפגנה ליד בית- מגורים,

ברשיון, ובין השאר תנאים בעניינים אלה: מועד קיום ההפגנה, המרחק מבית-המגורים, מספר האנשים שישתתפו בהפגנה. בקביעת התנאים ברשיון ישקול מפקד המחוז,

את אלה: מידת הפגיעה בפרטיות ובחופש התנועה של האדם שכלפיו מופנית ההפגנה ליד בית-מגורים,

והמטרד שעשוי להיגרם לו ולבני משפחתו כתוצאה מקיום הפגנה כאמור, וכן מידת הפגיעה והמטרד שעשויים להיגרם לאנשים אחרים המתגוררים באותו בית-מגורים או בסמוך לו, קיומן של הפגנות ליד בית-מגורים בסמוך לאותו בית-מגורים, תדירותן,

במלים אחרות, מפקד המחוז רואה שהפגיעה היא לא חמורה, לא בפרטיות של האיש, לא בבני משפחתו,

הוא לא יוכל להימנע מלתת רשיון. צריך להיות פרופסור למשפטים,

צריךcommonsense פשוט. תאמין לי, מפקדי משטרה, אפילו מפקד נקודה מקומית של משטרה, יודע לבחון היטב, אבל אין לו סמכות, יש לו סמכות. כתוב פה: מפקד המחוז או סגנו. אני בעד, כמו שהציע גדעון עזרא, להוריד את הדרג. שר המשטרה, אני בעד אם אפשר לתקן ולהוריד את הדרג למפקד תחנה מקומית. תאמינו לי, הוא יודע יותר טוב מכל חברי הכנסת מה נכון ומה לא נכון. לתת חופש פעולה לכל מי שרוצה לעמוד ליד ביתם של אנשים, והיו דברים מעולם,

שעמדו ליד ביתם של ראשי ממשלות וצעקו "רוצח" יום ולילה ועשו להם את המוות יום-יום. גם לאיש ציבור יש זכות לחיות כבן-אדם. שיפגינו במשרדים, יפגינו בגבעות, יעשו סקנדלים, ילכו לתקשורת, יבואו לכנסת, יעשו הפגנות. ביתו הוא מבצרו של אדם, ואני חושב שהחוק נכון. הממשלה תמכה בחוק הזה, וזה נעשה על דעת משרד המשפטים. הם לא פחות רגישים לזכות הביטוי מאשר מישהו אחר.

אדוני היושב-ראש, את הוויכוח בכנסת על חוק ההסתה, שהעברתי בכנסת כשהייתי שר המשפטים.

אתה יכול להמשיך. אני רוצה לומר מלה אחת על חוק ההסתה, שהיה עליו ויכוח ארוך מאוד בכנסת במשך הרבה מאוד זמן. חוק ההסתה קבע שאדם שמסית, שדבריו יכולים לגרום לפגיעה בגופם של אנשים, צפוי לעונש מאסר של עד שלוש שנים. היה פה ויכוח חריף מאוד בכנסת שנמשך הרבה מאוד זמן, גם בקריאה הראשונה וגם בשנייה והשלישית, ועם הרבה ויכוחים החוק אושר.

אמרו שאם יהיה חוק נגד הסתה יכניסו את כל מי שיפתח את הפה לבית-סוהר, זו פגיעה חמורה בחופש הדיבור, זה יהיה מצב שאף אחד לא יוכל לדבר. הנה, חוק ההסתה

כמה אנשים נכנסו לבית-הסוהר בעקבות חוק ההסתה? היו התפרעויות, הפגנות וגם הסתה. הפרשנות מאוד-מאוד מרחיבה ואף אחד אפילו לא הגיע לבית-משפט. אצל היועץ המשפטי בודקים אלף פעם לפני שמגישים מישהו למשפט על חופש דיבור. גם פה, נדמה לי שפה המידה איננה נכונה.

בצורה נכונה, מאוזנת, נותן אפשרות לכל אחד להפגין, גם עם שלט ביד או עשרה שלטים, ואם זה עובר את גבול המותר זה בדיוק תפקידה של המשטרה לעצור את זה. תודה לחבר הכנסת מאיר שטרית. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה.

אחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני היושב-ראש, כשאנחנו מדברים על פגיעה או הפעלת לחץ, הכול יחסי.

יש אנשים שנלחצים מהר יותר, יש נלחצים פחות, אבל לעבור מ-50 איש לאפס אנשים, המעבר מאוד קיצוני. אני חושב שעד שלושה אנשים אפשר לאפשר איזושהי מחאה, אם היא לא אגרסיבית ופוגעת, כפי שאנחנו עדים למקרים שהיו, שאנשים לא נתנו להם אפילו לצאת מהבית, ללכת לבית-הכנסת, אחד מהם הוא קצין צה"ל בכיר. לפעמים מביעים עמדה ודעה, אומנם זה לא 50 איש, זה רק 49 איש, אבל ההשפעה היא הרסנית, היא פוגעת קשה מאוד, רגשית, בבני המשפחה, בילדים עצמם. זו פגיעה קשה. אני חושב שעד שלושה אנשים אפילו חבר הכנסת שטרית, שלושה שאכלו כאחד, חייבים לזמן. כלומר, גם זימון זה בשלושה, לא פחות משלושה.

אם אדם עומד עם איזה שלט, אני לא חושב שיש לו איזה כוח השפעה או הרתעה. אני חושב שלא צריך להגזים, שאדם בודד שעומד יכול לפגוע כל כך קשה. לכן אני מאמין שהתיקון הזה ייעשה במהלך הדיונים. אולי אפשר לאפשר עד שלושה אנשים ולא מעבר לכך. אולי אפשר גם להגביל את המרחקים, עד 50 מטרים, ואם זה בבית פרטי אולי להרחיק קצת יותר, אולי 100 מטר, אבל לא צריך להגזים ולומר שבכלל לא.

תודה לחבר הכנסת נסים זאב. אחרון הדוברים הוא חבר הכנסת טלב אלסאנע, ומייד לאחר מכן ניגש להצבעה. חבר הכנסת מיכאלי, הבנתי שכבודו ויתר על זכות הדיבור.

אחרון הדוברים,

לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

אילו היו שואלים את אלה שביקשו להיות שרים אם הם מוכנים לקחת את הסיכון שיפגינו מול הבית שלהם או שהם מוותרים, אז בוודאי הם היו מוכנים לקבל את זה. זה חלק מהסיכון, זה חלק מהתפקיד, כי אי-אפשר שהפוליטיקאים, השרים, יטילו את הגזירות על האזרח, והם יקבעו לאזרח איך למחות, איפה למחות ואיפה להשמיע את הזעקה והמחאה. הרי איזה כוח יש להם? הם רק מקבלים את הגזירות, הם מקבלים את המכות, ואפילו את הפה הם לא יכולים לפתוח? אתם רוצים להחליט להם איפה, ואיזה תדרים וכמה אנשים יהיו ביחד. פשוט מאוד זה דבר שלא יעלה על הדעת. הדבר הבסיסי לאזרח הוא להשמיע את הצעקה, להשמיע את המחאה. איש ציבור שקיבל על עצמו להיות איש ציבור, איפה שהוא נמצא הוא ממלא את התפקיד.

קבוצה של 20 איש,

היו באים לבית שלך כדי להודות לך על דבר טוב שעשית, היית אומר להם: רבותי , אתם מפריעים, תלכו תחכו לי במשרד? היית מקבל את זה, כיף לך לקבל אותם. להלל ולשבח מותר ולמחות אסור? חבר הכנסת אלסאנע, ההפרעה היא לא רק לשר. חבר הכנסת מאיר שטרית התכוון שזו גם הפרעה לשכנים. זו הפרעה לא רק לשר עצמו, אלא לכל מי שגר מסביבו. ולבני משפחה. יש שני דברים: יש המחאה, והתוכן של המחאה ומידת ההפרעה. אי-אפשר להגיד: כולנו נגד הסתה, אפשר למחות מבלי להסית, אפשר למחות מבלי לפגוע גם בשכנים. אבל אי-אפשר תחת הטענה שלא רוצים להפריע לשכנים לשלול את הזכות למחאה.

אפשר לקבוע את הכללים, את הזכות לשמור עליה, אבל בתנאי שהתוכן, הרי על-פי חוק אסור להסית, אז אי-אפשר לומר שאנחנו לא רוצים שתהיה הסתה ולכן מונעים את המחאה. לכן אני סבור שהצעת החוק הזאת מיותרת. מדינת ישראל התנהלה מצוין ללא הצעת החוק, והיום באים ואומרים: צריך להודיע חמישה ימים מראש. רבותי, אתם יודעים מה זה חמישה ימים? לפעמים אתה צריך להפגין ולמחות מחר, כי האירוע מחר, ויומיים אחרי זה אין לזה שום משמעות. חמישה ימים יכולים לרוקן את הכלי הזה מכל תוכן. כשיבואו להפגין ליד הבית שלך תבין. תמנה אותי לשר ותבוא למחות. אני אשמח. איש ציבור, זה כולל אותך. אני סבור שאין טעם בהצעת החוק, והיא מיותרת.

תודה לחבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני השר, הצבעה?

רבותי, על הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 26) (רישוי הפגנות) קריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 26) (רישוי הפגנות), התשס"ט 2009, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, 19, נגד, 6, ואין נמנעים.

להכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. תודה. רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 40) (פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר), התשס"ט 2009, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק השר לביטחון הפנים חבר הכנסת השר יצחק אהרונוביץ. בבקשה, אדוני השר. מייד עם סיום הצגת הצעת החוק יעלה חבר הכנסת יריב לוין, ואם הוא לא יהיה, חבר הכנסת אורי אריאל. תודה, אדוני השר. נא להציג את הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג לפניכם את הצעת החוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 40) (פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר), התשס"ט 2009. המשרד לביטחון הפנים קבע לעצמו מטרה להתמודד עם המחסור במקומות כליאה, להפחית את הצפיפות בהם ולשפר את תנאי הכליאה של העצורים והאסירים, בלי לפגוע בשמירה על ביטחון הציבור. אחת היוזמות שבהן המשרד לביטחון הפנים מתמקד היא קידום חלופות מעצר ומאסר. במסגרת זו יזם המשרד תוכנית לפיקוח אלקטרוני. התוכנית אושרה בוועדת ההיגוי הבין-משרדית בראשות מנכ"ל המשרד, שחברים בה נציגים של משרד המשפטים, פרקליטות המדינה, הנהלת בתי-המשפט, משרד הרווחה ומשטרת ישראל. פיקוח אלקטרוני הוא חלופה לכליאה, המאפשרת לפקח באמצעים אלקטרוניים על שהייתו של המפוקח במתחם מוגדר ובהתאם לתנאים שנקבעו בבית-המשפט או בוועדת השחרורים, הכול לפי העניין. הפיקוח האלקטרוני מאפשר התרעה בזמן אמת על יציאות של המפוקח מהמתחם המוגדר שלא על-פי התנאים שנקבעו בהחלטה לשחררו בערובה או לשחררו על-תנאי ממאסר. התוכנית החלה לפעול בשלב ראשון במסגרת החקיקה הקיימת, כך שבחודש מאי 2005 החלה הפעלתה לגבי עצורים ששוחררו בערובה, וזאת מכוח הסמכות הנתונה לבית-המשפט לפי חוק המעצרים להתנות בתנאים את שחרורו בערובה של עצור. בחודש ינואר 2006 החלה הפעלת התוכנית גם לגבי אסירים ששוחררו על-תנאי ממאסר, וזאת מכוח הסמכות הנתונה לוועדת השחרורים, לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, להתנות בתנאים את שחרורו על-תנאי של אסיר. כיום אחראי המשרד לקידום התוכנית ולניהולה ומשמש כגורם המרכז את ביצוע התוכנית, מתאם בין הגורמים השותפים לה ומבצע פעולות בקרה על אופן יישומה. כל זאת באמצעות יחידה שהקים למטרה זו. מערכת הפיקוח האלקטרוני הוקמה ומופעלת בידי חברה אזרחית שנבחרה במכרז והמשרד התקשר עמה בהסכם התקשרות. התוכנית נמצאת בתקופת ניסוי והרצה, אשר במהלכה נבחנות כל העת סוגיות שונות הנוגעות להיבטים התוכניים, הארגוניים והתקציביים. במסגרת זו, וכחלק מתהליך הפקת הלקחים, החליטה ועדת ההיגוי הבין-משרדית, כי לצורך השיפור של יישום התוכנית יש מקום להעביר את האחריות לתוכנית מהמשרד לשירות בתי-הסוהר, מאחר שלשירות יש יתרונות מובנים על פני המשרד לביטחון הפנים, ובכלל זה התשתית הארגונית, הלוגיסטית והטכנולוגית של השירות, המותאמת לביצוע התוכנית. על-פי המודל הארגוני המוצע תועבר אל השירות האחריות לביצוע פעולות לניהול התוכנית, ובכלל זה פעולות בקרה על הפעלת התוכנית ותיאום בין הגורמים המשתתפים בהפעלתה, בדומה לפעולות שהמשרד אחראי להן היום. הפעלת התוכנית, בהיבטים הטכניים, תמשיך להתבצע בידי החברה האזרחית שתיבחר על-פי המכרז. נוכח האמור לעיל אבקשכם לאשר את החוק המוצע בקריאה ראשונה. תודה לשר לביטחון הפנים חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ. אני בהחלט חושב שיש להעביר את זה לוועדת המדע והטכנולוגיה, שיכולה לקדם את זה. זה תחום טכנולוגי. תודה, אדוני השר. ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת יריב לוין, ואחריו, חבר הכנסת אורי אריאל. חבר הכנסת יריב לוין, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אדוני השר, בעניין הזה יהיה לך יותר קל אתי. לפחות במשהו אתה מסכים אתי. אנחנו מסכימים בהרבה מאוד דברים. אני חושב שהחריג הוא שאנחנו לא מסכימים, אבל גם זה מותר. אני בטוח שאדוני בכל זאת יעשה שיקול שני גם בעניין הקודם, כדי שהוא לא יהיה דרקוני. לגופה של ההצעה הזאת אני רוצה לומר שהנושא הזה הוא נושא מבורך ונושא חשוב. מי שמכיר את המאטריה הזאת מקרוב יודע שיש לזה תרומה מאוד מאוד משמעותית גם בהקלת הצפיפות בבתי-הכלא, גם באיזשהו מקום כדי לא לעשות עוול לאנשים שאולי מקומם לא במעצר, ומנגד כנראה עדיין אין אפשרות שהם יתהלכו חופשיים לחלוטין. בעניין הזה אני בהחלט מברך על מה שנעשה, ואני חושב שההעברה של העניין לשירות בתי-הסוהר היא צעד מתבקש, שגם מוכיח את ההצלחה של הפיילוט שנעשה ואת היכולת לקדם אותו בתוך הגוף שאמור,

להפעיל אותו הלכה למעשה.

אני חושב שראוי שננצל בכל זאת את ההזדמנות הזאת ונאמר שבעניין הזה צריך מאוד להיזהר, כדי שזה לא יהפוך לחלופה אטרקטיבית מדי, כלומר שבמקרים שבהם,

אין מספיק כדי שאדם, תוגבל חירותו, לא יאמרו: טוב, לא נורא, מקסימום נשים לו אזיק ונגביל אותו קצת, לא סוף העולם. חלופה לעשירים. אני מצטרף למה שחבר הכנסת שטרית אומר, שזה לא יהפוך לחלופה של אלה שיש להם, ויש להם איפה להיות ויש גם מי שיפקח עליהם. לכן אני חושב שבסייגים האלה, שראוי שיעמדו בפני מי שיפעיל את העניין מכאן ולהבא, בהחלט יש לברך על ההצעה. תודה לחבר הכנסת יריב לוין. חבר הכנסת אורי אריאל, מוותר על זכות הדיבור. חבר הכנסת דב חנין, אינו נוכח. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח. חבר הכנסת מגלי והבה, אינו נוכח. חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח. חבר הכנסת גדעון עזרא, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. אחריו, חבר הכנסת מאיר שטרית, ואחרון הדוברים הוא חבר הכנסת נסים זאב, אם הוא יהיה נוכח. אדוני היושב-ראש, השר לביטחון הפנים, אני מוכרח להגיד לך שהאזיק האלקטרוני הוא דבר מאוד מאוד מאכזב, מאחר שמי שאין לו טלפון בכלל אין טעם להחזיק אצלו אזיק אלקטרוני, שעובד באמצעות הטלפון. דבר שני, כאשר אדם מנתק את הטלפון, האיש יכול ללכת לאן שהוא רק רוצה. אני מאמין בצורך שאסירים כאלה ואחרים ישבו בביתם,

אבל לדעתי השיטה צריכה להיות שונה לחלוטין, והיא צריכה להיות מבוססת יותר על אזיקים אמיתיים עם GPS. זאת ההשקפה שלי. כאשר אדם עוזב את ביתו מקבלים את זה ישר, אבל לא בכך עסקינן. אנחנו עכשיו מדברים על כך שאתה רוצה להעביר את זה מהמשרד לביטחון הפנים

לדעתי, אתה יכול להעביר את זה לשב"ס גם אם אתה לא עושה חוק מיוחד, ואני לא יודע לשם מה החוק. אני רוצה להגיד לך משהו. מדוע? ברגע שאתה מעביר את זה לשב"ס, לדעתי זה טוב שבמשרד לביטחון פנים, משום שגם משטרת ישראל צריכה להיות מעורבת בעניין הזה. זו לא רק בעיה של שב"ס. אני לא יודע מה קורה כאשר אדם בתחנה רחוקה עוזב את ביתו בניגוד לחוק. אם הוא בשב"ס הוא ידע שזה התפקיד שלו. ידידי, זה זמן ומרחב, זה לוקח זמן. לדעתי, נניח באילת, יש לך יחידה באילת? אין לך יחידה באילת. לכן, אני חושב, אני לא יודע מה הטעם, אני מאוד מעריך את ראש השב"ס, אני חושב שהוא יכול בהחלט לטפל בעניין הזה, אבל אני לא מבין, אתה כשר לביטחון הפנים יכול להטיל את זה על מי שאתה רוצה. מדוע צריך מחלקה מיוחדת בעניין הזה? צריך חקיקה כי היום זה באחריות המשרד לביטחון פנים ולא באחריות שב"ס, כדי ששב"ס יוכל לעסוק לא בבית-סוהר, אבל מי שיצטרך בסופו של דבר לעצור זה משטרת ישראל, ולכן אני חושב שחוסר מעורבות של משטרת ישראל בעניין הזה איננו במקומו. אין לי סיבה להתנגד להעברת החוק הזה, אבל אני חושב שזה דורש חשיבה שתטיל את האחריות גם על משטרת ישראל. תודה לחבר הכנסת גדעון עזרא. חבר הכנסת מאיר שטרית,

אחרון הדוברים הוא חבר הכנסת נסים זאב, אם יהיה נוכח. אדוני היושב-ראש, עליתי כדי לברך את השר לביטחון פנים על היוזמה. זו יוזמה מבורכת וחשובה ביותר. אני רוצה לומר למען הגילוי הנאות: בהיותי שר המשפטים דחפתי ככל שיכולתי את הרעיון להתחיל עם זה. אדוני היושב-ראש, האבסורד, מדינת ישראל יש לה חברות המתקדמות בעולם בעניין של אזיקים אלקטרוניים. הם מייצאים את זה לשירותים רבים של בתי-סוהר בעולם, אבל הסנדלר הולך יחף. אומרים: אין נביא בעירו. יש לנו את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם בתחום הזה. תחשבו רגע, מדובר על אסיר שצריך לשבת בכלא שישה חודשים. למה זה טוב למדינה אם אותו אסיר, ושיהיה חסר אמצעים, אני בפירוש אומר, ואני מצטרף לדברי חבר הכנסת לוין: זה לא צריך להיות תשובה או פתרון לאלפיון העליון אם הוא עובר עבירה. שם דווקא הייתי מחמיר. אבל האדם הקטן שעשה עבירה קטנה וצריך לשבת בכלא שישה חודשים, לא יקרה שום אסון אם הוא ישב בבית שלו עם אזיק שקובע לו. הוא, נגיד, צריך להתייצב במשטרה כל בוקר.

הטכנולוגיה הישראלית שקיימת ומיוצאת לעולם כולו קובעת, אפשר לקבוע לו מסלול הליכה, מותר לו ללכת מהבית שלו נגיד לבית-הכנסת הלוך ושוב. אם הוא חורג מהמסלול, זה מפעיל אזעקה והוא עבר על החוק. מה ההרתעה פה? ההרתעה היא רק אחת. ברגע שאסיר הפר את המסלול שלו או יצא למקום שאסור להיות בו, מייד נכנס לכלא בחזרה. זו ההרתעה הכי טובה, אין הרתעה יותר טובה מזה. מצד אחד אתה מגביל את חירותו של אדם, אבל אתה מגביל אותו לפרמטרים מסוימים. לפעמים אסור לו לצאת מהבית שלו, לפעמים מותר לו לצאת להתייצב בתחנת המשטרה. האזיק יכול לעקוב ולתת אינדיקציה למשטרה, לשירות בתי-הסוהר, איפה האסיר נמצא בכל רגע, לעקוב אחרי המסלול שלו, להקליט אותו. הטכנולוגיה הזאת, אדוני השר לביטחון פנים, קיימת כבר שנים. לצערי, היא לא מופעלת אצלנו. העומס בבתי-הסוהר אדיר. הרבה פעמים ביקרנו בשירות בתי-הסוהר וראינו את הצפיפות הגדולה, את חוסר המקום. אם אפשר להוריד את הצפיפות כאשר אנשים יחיו על חשבונם, הרי לא שירות בתי-הסוהר יצטרך להאכיל אותם, להלביש אותם, להשקות אותם ולהשגיח עליהם,

זה יהיה לברכה רבה לכולם, והעונש הוא עונש. הוא פחות חמור מאשר כשאדם יושב בכלא עם העבריינים, אבל זה באמת בהתאם למהות העבירה, ויש פה כללים שיקבעו מי כן ומי לא. לכן, אדוני היושב-ראש, אני תומך בהצעת החוק. אני מברך את השר לביטחון פנים. אדוני השר, אם מותר לי להציע לך, תדחף את זה כבר. אני מקווה שהחוק יעבור במהירות. אני מציע שתדחף את העניין,

תיקחו חברה, תצאו למכרז, תתחילו לעשות את זה. היה כבר פיילוט מוצלח. תפעילו את זה. זו רק ברכה למדינת ישראל.

אדוני השר, לפני שאגש להצבעה, מאחר שחבר הכנסת נסים זאב אינו נוכח, העניין של הדיון בחוק הזה, הבנתי שיש בקשה להעביר אותו לוועדת מדע וטכנולוגיה, ואומר לי המזכיר שהעניין הוא פה לא בדיוק טכנולוגי,

זה לא עניין טכנולוגי, זה עניין של סמכות, מי מקור הסמכות, עם כל הכבוד למזכיר הכנסת, זה עניין טכנולוגי. אני מקבל, אבל אומר לי המזכיר דברים ברורים. לכן הייתי מציע שהנושא יועבר לוועדת הכנסת, ואם ועדת הכנסת תהיה משוכנעת שאכן החוק הזה, מותר לי להעיר משהו?

הרי אין שום יתרון לוועדת הפנים על ועדת המדע. זה עניין טכנולוגי פרופר. אם שר מבקש להעביר לוועדת המדע, אני אומר לך שזה עניין סופר-טכנולוגי. בשביל מה הקימו את ועדת המדע? בשביל שכל דבר שנוגע למדע יעבירו לוועדה אחרת? אז אפשר לבטל את ועדת המדע וללכת הביתה. אני חושב שאין הבדל בין ועדה א' בכנסת לוועדה ב' בכנסת. הוועדות תפקידן לעבוד. ועדת הפנים עמוסה, הוועדות כולן עמוסות. כשממשיכים בדרך של החוקים הישנים לפני שהקימו את ועדת המדע לייחס כל דבר, מה כתוב בחוק, זה אף פעם לא יגיע לוועדת המדע,

בוא נסגור את העסק ונלך הביתה. לכן, אדוני היושב-ראש, פה השר ביקש להעביר לוועדת המדע. חברי הכנסת של ועדת המדע אינם פחות טובים מחברי הכנסת של ועדת הפנים, וחזקה עליהם שיטפלו בזה,

בהצלחה לא פחות. מאחר שיש בקשה של חבר כנסת אחר, אני מציע שהצעת החוק תועבר לוועדת הכנסת ושם יוחלט באיזו ועדה יהיה המשך הדיון לקראת הקריאה שנייה והקריאה השלישית. רבותי, אנחנו ניגשים להצבעה. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 40) (פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר), התשס"ט 2009, קריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס'

(פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר), התשס"ט 2009, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. רבותי, אכריז על התוצאה: בעד, 16, אפס מתנגדים ואפס נמנעים. הצעת החוק אושרה, והיא תובא לוועדת הכנסת לאישור הוועדה שבה היא תידון. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, 19 במאי 2009, כ"ה באייר התשס"ט. ישיבה זו נעולה.